בוקר טוב לכולם, אני פותח עוד ישיבה בהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020, הכנה לקריאה שנייה ושלישית. קיימנו אתמול דיונים ואנחנו רוצים לנסות ולהתקדם.

כמובן צעד אחר צעד, אבל להתקדם דווקא כדי שלא יקרו מקרים כמו שקרו

שעוד לא הגענו אליהן, של כל הנושאים עצמם: איך הם יעברו, איך התקנות יעברו, האם הם יעברו לוועדת ייעודיות שמטפלות בתחומים שלהן, אם זה כספים אז בכספים, אם זה רשויות מקומיות אז רשויות מקומיות וכו'. יש חשיבות רבה בחוק המסגרת דווקא לנו כנבחרי ציבור ושוחרי הבקרה והפיקוח. הוא בעצם יקבע את המצב וייתן לו את הגמישויות בפנים, עם כללים ברורים, שנקבע אותם כאן בוועדה ושאני מקווה שיאושרו בסופו של דבר בכנסת.

הישיבות האלה הן מאוד חשובות ואני רוצה מאוד להפוך אותן לפרקטיות, לשים את חילוקי הדעות כשישנם ולנסות להגיע להכרעות. דברים שיישארו פתוחים נשים בצד, נגיע אליהם בסוף, אני רוצה להתקדם. היום ננצל את כל היום כדי להתקדם. נקבעה לנו גם ישיבה ארוכה ביום ראשון, ישיבה של יום שלם, כדי להמשיך להתקדם. אני לא נותן דד-ליין לעצמי אלא כשנסיים ונדע שעשינו כמיטב יכולתנו. אני רוצה להזכיר לוועדה עוד דבר אחד, שהאויב של הטוב הוא הטוב ביותר. אני מודיע מראש, לא נגיע לטוב ביותר, נגיע לטוב ביותר האפשרי, כי בסופו של דבר זה מורכב גם מרשות מבצעת, גם מרשות מחוקקת, גם מדברים ציבוריים וחשובים, ולכן אני רואה חשיבות רבה בעניין הזה. אנחנו נתחיל את הישיבה. אדוני היועץ המשפטי, אני מציע שנתחיל לדון בדברים שדנו בהם אתמול, נראה איפה ישנם חילוקי דעות. היו מאמצים גדולים גם של משרדי הממשלה, ואני מודה להם על כך, וגם של צוות הוועדה להגיע באותם פרקים ראשונים, שנדון בהם היום, להבנות והסכמות. אין פה כיפופי ידיים ואני לא רוצה שיסתכלו על זה כך. נציגי הממשלה שיושבים כאן צריכים להסתכל גם כמובן על הדברים שחשובים להם מבחינת המשרד שלהם, אבל הם תמיד חייבים להסתכל גם בעין הציבורית הכוללת. אני לא יודע אם בחלוקה זה צריך להיות 50%-50% או יותר, אבל לא יכול להיות שמייצגים רק דבר מסוים ולא מסתכלים איך הוא נראה, איך הוא חי, איך הוא נושם והאם הוא בועט. אנחנו מקווים שאנחנו עושים את זה באופן טבעי אבל מקבלים בהחלט את המסר. אני רוצה שכל המשרדים ישמעו את זה אז אני אחזור על זה עוד פעם. משרד הבריאות, דיברתי אל כלל משרדי הממשלה, הוצאתם את עצמכם מהכלל בשנייה אחת ובדיוק במקום הזה. אמרתי שמאחר ואני גם מבין בניהול לא ניהלתי ממשלה אבל ניהלתי עיר, זה מיני ממשלה קטנה, ובני ברק זה באמת ממשלה חשובה מאוד ברור לי שכל משרד מגיע עם התובנות שלו ובא להילחם עליהן. אני רוצה להוריד את זה קצת. אני אומר את זה כהקדמה לדיון. ודאי שאתם צריכים לייצג את העמדות ואת הדברים שקשורים לתחום הפעילות שלכם,

אבל עדיין כממשלה כל משרד, גם משרד המשפטים, גם משרד הבריאות, גם המשרד לביטחון פנים, כל משרד שיהיה במסגרת החוק הזה, צריך גם לחשוב, אני לא יודע אם 50%, 40% או 35%, בהסתכלות כוללת של התנהלות הדבר הזה: איך זה הולך לקרות, ההתנהלות הציבורית, איך זה נראה במדינה דמוקרטית עם זכויות לאנשים, מה ההשפעה של זה, האם זה לא בועט מידיי, וגם את הקשר הכי חשוב בעניין הזה שהוא העין הציבורית. עין השמש, העין הציבורית.

מאחר והודיתי לכם על כך שישבתם שעות רבות אתמול, אני מודה לכם גם על העתיד ואני מקווה שתהיה להודאה הזו על מה לחול, שתנסו להגיע באמת להבנות ולהסתכל גם על הדברים שהם לאו דווקא תחום המשרד שלכם, עד לקו האדום שבו זה באמת סותר לגמרי את תפיסת העולם של המשרד. אנחנו לא חיים כל אחד לבד עם הממלכה שלו. תמיד אמרתי שאחת הבעיות שיש לנו בסוגי הניהול במדינה, ובמיוחד בניהול הציבורי, זה שכל שר, משרד, או אחראי תיק בעיריות הייתי הרבה פעמים מתוסכל כראש עיר, שהייתי רץ ממשרד למשרד ולא מצליח לחבר ביניהם, אפילו לשעה אחת, כדי לסיים את האירוע באופן כללי. גם בעירייה זה כך לפעמים זה שמחזיק בתיק החינוך לא יודע מה קורה ברווחה, לא מעניין אותו. זה שלי, אל תיגע לי, לא נוגע לך. כל אחד נלחם על החלקה שלו. למדו את זה כנראה ממי שיצר את האדם. הוא יצר אותנו עם אצבעות. לכל אצבע יש את הספציפיקציה שלה. אבל יש עוד דבר בהמצאה הזו והוא החיבור בין כולם. זה בסוף מתחבר לאגרוף או ליד אחת שיודעת לעשות הרבה דברים. משרדי הממשלה, רשויות מקומיות ומוסדות הציבור שלנו, לצערי הרב המציאו את האצבעות, שכחו למצוא את הקשר ביניהן. אני כאן מבקש, דווקא בימים אלה של חקיקה שהיא מאוד חשובה לתקופת הקורונה הזו, לחבר את האצבעות, שלא כל אחד ימשוך לכיוון אחר. בזה סיימתי את הקדמתי ואנחנו ניכנס ישר לדיון, ברשותכם, בלי הצעות לסדר, דיברתם המון אתמול. אם בכל זאת תרגישו צורך תגידו לי באמצע הישיבה ואעשה הפסקה להצעות לסדר. אדוני היועץ המשפטי, בבקשה. אתמול התחלנו לדבר על סעיף 2, סעיף ההכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה. היו נקודות שסוכמו, היו נקודות שעוד לא דיברנו עליהן והיו דברים שהממשלה אמרה שהיא תבדוק. אני אקריא את הנוסח שנמצא בפניכם בראש עמ' 6. אני כבר אומר שמה שמוצהב זה מה שלא ידון עכשיו. זה משהו שעלה אתמול, יו"ר הוועדה דיבר עם רז ניזרי וסוכם שזה יהיה בבדיקה של משרד המשפטים מול משרד הבריאות. אז לא נדבר על שאלת האישור הפרלמנטרי, זה דווקא דבר שהוועדה הקדישה לו זמן רב אתמול, הממשלה תיתן את דעתה על הערות שנשמעו בהקשר הזה, אנחנו ננסה לדבר על הדברים האחרים. "הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה 2. (א) (1) שוכנעה הממשלה כי קיים סיכון ממשי/קיימת סבירות גבוהה" זה דבר שעוד לא נסגר, "להתפשטות רחבה של נגיף הקורונה ולפגיעה משמעותית בבריאות הציבור ובשל כך מתחייבת נקיטת פעולות מכוח הסמכויות הקבועות בחוק זה, רשאית היא להכריז על מצב חירום בשל נגיף הקורונה," גם הדבר הזה נדון אתמול. הוועדה הביעה את דעתה שיש מקום להתייחס ל"התפשטות רחבה ולפגיעה משמעותית בבריאות הציבור", וההמשך: "ובשל כך מתחייבת נקיטת אם לא יינקטו פעולות מכוח הסמכויות", השינויים האלה מוסכמים. איזה שינויים מסכימים? לגבי העובדה שצריך "התפשטות רחבה ולפגיעה משמעותית". היו תוספות שאנחנו ביקשנו כדי שזה לא יהיה משהו כללי יותר והגענו להסכמה בעניין הזה. דיברנו על זה ברמה הכללית,

אבל לא ירדנו לפרטים. מה זה "התפשטות רצינית"? אנחנו רוצים לרדת לפרטים מה היכולת של בתי החולים להנשים? כמה אפשרות יש? מה היכולת של בתי החולים להעמיד מחלקות? על כמה מדובר? כי אתמול שמענו שאנחנו ב-22 ויש משבר. אני לא חושב שב-22 נוספים יש משבר. לכן חייבים לצלול לפרטים. יש לנו את היכולות, זה לא איזשהו מדע חלל. אני שומע את מה שאתה אומר, אני לא חושב שבחוק אתה יכול להכניס את זה. אתה יכול להוסיף עוד משפט, שהגענו למצב של 80% מיכולת בתי החולים לטפל במונשמים.

זה יהיה דבר שאתה תצטער עליו אם הוא יקרה, בגלל שכל 80% - - - יעקב, אני מצטער עכשיו, יש 22 - - - יעקב, אתה כן יכול להבנות את שיקול הדעת. לכן אמרתי שיכול להיות שאפשר לחשוב ביחד על איזשהו משפט שמחייב את הממשלה לחשוב על זה,

נגיד משפט שאומר שזה יהיה בהתייחס ליכולות בתי החולים להתמודד? אני לא בטוח שאת מסכימה למה שאת אומרת. למה לא? צריך ואפשר לחשוב פעמיים. אז מה, כל בן אדם שתהיה לו נזלת? גם על זה צריך לחשוב שלוש פעמים, אבל אנחנו לא מדברים על הדברים האלה. חברים, ההערה הזו נרשמה, לא נעשה כרגע - - - מתי אתה רוצה לעשות את הדיון הזה? אני לא רוצה להפריע, רק תגיד מתי אתה רוצה לעשות את הדיון הזה. אנחנו נחזור לזה כשנראה ונבחן אם אפשר להכניס איזושהי תוספת שמתייחסת לעניין. אפשר להציע הצעה שתקצר את התהליך?

יש פה את אנשי משרד הבריאות, הם יודעים בדיוק מה היכולות שלנו במדינת ישראל, הם יודעים מה היכולות שלנו במוסדות הרפואיים, הם יכולים להגדיר לנו מבחינת היכולת להתמודד, הם יודעים לעשות את הגרפים האלה, מתי זה גובר, מתי זה יורד. תן להם לעשות את העבודה, הם אנשי המקצוע. ח"כ אבידר, תקשיב, אני לא אחליק לתוך המדרון הזה. כשאתה מדבר על ההכרזה של שעת חירום אתה בעצם - - - זה מתג on/off בדבר הזה. זה מתג והמתג הזה לא יכול להידלק כשאתה כבר בקטסטרופה, זה חייב להידלק קודם.

אבל, מצד שני, אני גם לא חושב שזה יהיה נכון, בטח לא בלשון החוק, להכניס מספרים. צריך הערה כוללת. קיבלתי את הערתך. בוועדות אחרות, אם היית אומר כזה דבר, וביקרת בוועדות אחרות בתקופה האחרונה, אפילו לא היו אומרים לך - - - בוועדות אחרות הם היו מקבלים כבוד כזה? הם לא מקבלים כבוד, אולי אתה החלטת לא לתת להם. אני לא צריך כבוד. אני רוצה לעבוד, לא כבוד. אמרת הערה נכונה. אני פונה גם למשרדי הממשלה וגם ליועץ המשפטי, יכול להיות שצריך להוסיף עוד איזושהי אמירה בעניין הזה שעומדת מאחוריה משמעות. מקצועית. אתה יודע איפה בסוף אתה תבחן את זה? ההערה שלך הייתה נכונה לא לחוק עצמו, למילים שלו, אלא לדיון שיתפתח אחר כך על אותה החלטה. אז אתה יכול לבוא ולהגיד מה היו הסיבות לאור המשפט שנכניס או לא נכניס לעניין הזה. אני רק רוצה להגיד שיש לזה משמעות גם למערכת הבריאות ואני אסביר למה. כאשר אתה מכריז שאתה אומר לבית חולים שהוא חייב להתמודד עם א',

אותם בתי חולים, כאשר היה הגל הראשון, אמרו: חבר'ה, לא העמדתם לנו תקציבים, אנחנו נאלצנו לסגור אופרציות אחרות. בדבר הזה אני אומר שזו צריכה להיות אמירה מקצועית. ולמה אמירה מקצועית? - - - זאת אומרת שאם לא הועברו תקציבים בזמן אז שהכול ילך פייפן כי מישהו אשם?

יעקב, חייבים להכניס בשיגעון הזה מקצועיות. חייבים להיות אומדנים. הם יודעים. הם יודעים.

יגיע הזמן שלכם, תחליפו את הממשלה. אני אומר דבר אחד שבו צדקת, ולא ניכנס כרגע לדקויות, שהיחס גם צריך להיות למה בעצם המדינה מרגישה את מצב החירום, דברים מסוימים כאלה ואחרים, בלי פירוט שלהם, ובטח לא בחוק. אמרת הערה נכונה, כתבו את זה היועצים המשפטיים, שמעו את זה משרדי ממשלה, הם עוד יישבו היום. האמן לי, הם עוד יישבו היום. גם כשאתה אומר משהו טוב לא צריך להמשיך אתו עד הסוף. האויב של הטוב הוא הטוב ביותר.

אני גם רוצה לציין בהמשך להערה של ח"כ אבידר שאנחנו הוספנו, וזה מקובל על נציגי הממשלה, ב-(א)(2): "לא תכריז הממשלה כאמור אלא לאחר שהונחו לפניה עמדת שר הבריאות" זו העמדה של בעל האחריות המיניסטריאלית לעניין,

"וחוות דעת מקצועית מטעם משרד הבריאות בעניין". זה במענה להערות שעלו בוועדה. זאת אומרת שברור לגמרי שתוצג גם חוות הדעת של גורמי המקצוע ולא רק העמדה המיניסטריאלית של הגורם האחראי לנושא הזה. זה ברוח הדברים האלה. אני מבין שאתה מדבר על משהו יותר מזה אבל אני אומר שזה כבר מענה מסוים. אנחנו נבחן את זה, ננסה להביא הצעות ונראה אם זה יהיה מקובל על כולנו. אם זה לא יהיה מקובל על כולם אז - - - אז נצביע וזהו.

(א)(1), ה"התפשטות רחבה" ו"פגיעה משמעותית" היו בקשות הוועדה, "ובשל כך מתחייבת נקיטת פעולות" זה גם מוסכם כי זה עניין יותר ניסוחי. אני חושב שמה שנשאר פה פתוח זה נושא - - - יש הגדרה ל"התפשטות רחבה" ו"פגיעה משמעותית"? הרבה פעמים בדברים מהסוג הזה אתה עושה שימוש במושגי שסתום, מושגים כלליים שמפרשים אותם בסופו של דבר גורמי המקצוע ויש על הדברים האלה בקרה. הרבה פעמים בסעיפים מהסוג הזה, ודאי סעיפים של הכרזות כאלה, אנחנו משתמשים בניסוחים מהסוג הזה. ברור לגמרי שאם היה כתוב קודם "פגיעה" ועכשיו מוספים את המילים "פגיעה משמעותית בבריאות הציבור",

ומוסיפים את המילים "התפשטות רחבה", זה מבטא איזושהי חומרה מסוימת שהגורמים המקצועיים והממשלה, כשהיא מקבלת החלטה, וגם הכנסת שמבקרת את ההחלטה, צריכות לתת עליהם את הדעת. בדיני החירום ככלל, במנגנוני הכרזה, אנחנו משתמשים באמת מידה שמנוסחת כאמת מידה כללית כיוון שאנחנו לא יכולים לצפות את כל פרטי מצב החירום ונסיבותיו. אנחנו כן יודעים לזהות את המאפיינים שלו. זה נכון שפה אנחנו במצב חירום שהוא לא בלתי צפוי במובן שהוא אולי יתרחש בעוד שנים, זה לא חוק המגפות הגדול, אנחנו מדברים על נסיבות יותר קונקרטיות, ועדיין אני חושב שמקומו של הרף הפרטני לא בחוק. יחד עם זאת, ההערות הפרטניות של הייעוץ המשפטי מדברות בתוך מבנה,

שמדבר על אמת מידה כללית. אפשר לשחק או להתווכח על מילה כזו או אחרת. הממשלה חושבת שהצעתה היא נכונה אבל זה הזזה של מילה, בשונה מללכת למודלים אחרים שמבקשים עכשיו לקבוע את הרמה המקצועית הפרטנית. זה לא מקובל גם באופן רוחבי.

תודה. מה שנותר ועוד לא נסגר בסעיף (א)(1) זה הנושא של רמת ההסתברות. בהצעה הממשלתית דובר על "סיכון ממשי" ועלתה הצעה גם לנושא של "סבירות גבוהה".

רוצים להתייחס לעניין הזה? תסביר עוד פעם. אמרנו שעל שאר הדברים הוועדה ביטאה עמדה ברורה ואני חושב שהם מוסכמים. מה נשאר לא מוסכם? שאלת ההסתברות. האם קיים סיכון ממשי או קיימת סבירות גבוהה לתוצאות האלה, להתפשטות הרחבה ולפגיעה המשמעותית? סבירות גבוהה. למה סיכון ממשי? אז אולי כדאי שנציגי הממשלה יתייחסו לזה. אם אתם שואלים אותי, נציגי הממשלה או לא נציגי הממשלה, אני לא יודע למה הם רוצים כך והם רוצים כך. סבירות גבוהה זה אמנם אולי יותר אבל זה משהו מאתגר. כשאתה אומר "סיכון ממשי" אתה רואה את הסיכון, אתה יודע להגדיר אותו. אני לא רואה בזה הבדל גדול. יעקב, אנחנו בדיני חירום, לא בדיני שלום. נכון, אבל לא בחירום של משהו שאנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים. יעקב, אבל תבין, אתה נותן לממשלה סמכויות לעשות מה שהיא רוצה, כולל בבתים של אנשים. אתה צריך לראות שאתה באמת במצב חירום.

נכון שאנחנו בחירום אבל אני חושב שגם המילה "חירום" היא קצת בעייתית פה, בגלל שמצב חירום שבדרך כלל מגיע לכנסת הוא מצב חירום בעקבות משהו שפתאום קרה, בלתי נודע התברר שיש נשק מסוים אצל אנשים מסוימים, עשו בו שימוש,

פה אנחנו מדברים על משהו שאנחנו יודעים איך לקרוא לו. הוא חירום אמנם אבל הוא חירום של קורונה. אנחנו יודעים שהמחלה הזו, כמו שאנחנו מכירים אותה, מפתיעה אותנו כל פעם ממקום אחר. זאת אומרת שלהגיד "סבירות גבוהה" אם הייתי יושב פה לפני חודש והיינו מדברים על מצב של 1,000 חולים היום הייתי אומר שזו סבירות נמוכה, ולא רק אני הייתי אומר - - - יעקב, אבל תתייחס לזה בהתאם לסמכויות שאתה נותן לממשלה. קארין, תני לי לסיים. אם היינו עומדים כאן, לא רק אני, אפילו אנשי המקצוע, היינו אומרים שהסבירות שזה יחזור עוד פעם היא נמוכה. לא היו אומרים לא קיימת, נמוכה. יש הבדל בין סבירות לבין סיכון ממשי. סיכון ממשי זה גם חלק מסבירות אבל אני לא נכנס כרגע מה. אני לא רואה את ההבדל בזה. אני גם לא בטוח שסיכון ממשי הוא לא יותר חזק.

אני אומר את דעתי, אם משרדי הממשלה יסכימו, יצטרכו לנמק לי גם למה, אבל אני לא מבין את ההבדל. זה מה שאמרתי ולא הייתי מפתח על זה עכשיו שעה דיון. אין לי עניין לפתח שעה דיון לגבי מה שלא רלוונטי. אני רק רוצה שנבין כולנו, חוק המסגרת הזה נותן לממשלה סמכויות לפגיעה בזכויות של אנשים גם בתוך המרחב הפרטי שלהם, ולכן, או שנעשה מדרג של מה הם יכולים לעשות ובאיזה תנאים, או שנפעיל את המתג הזה רק בהתקיים נסיבות מאוד חריגות שמאפשרות את הפגיעה הזאת. אני לא רוצה להמשיך להאריך בזה יותר מידיי.

מבחינתי איך אני רואה את זה בעיניים

תגיעו עם ההחלטות שלכם,

כשיהיה לנו את הנוסח, נתייחס או בהסתייגויות או עדיין בדיון בוועדה. אנחנו לא סוגרים את הוועדה. כרגע ממשיכים קדימה. מבחינתי, זה לא מה שיפיל לי עכשיו את העניין, הסבירות הגבוהה או הסיכון הממשי,

לא תכריז הממשלה כאמור אלא לאחר שהונחו לפניה עמדת שר הבריאות וחוות דעת מקצועית מטעם משרד הבריאות בעניין". זו תוספת שמקובלת גם על נציגי הממשלה, שגם מהגורם - - - גור, אתה יודע מה הבעיה שלנו? שאתה יועץ משפטי ואתה לא דיפלומט. אם היית דיפלומט היית בא ואומר: חבר'ה, היה פה נוסח כזה, וזו האמת, הרי עבדתם, ישבתם פה לילות, גם אתם וגם אנשי המשרדים, כדי באמת להביא לנו את זה כבר יותר נקי. היית צריך לעשות דרמה, להגיד: זו עמדת הממשלה, אנחנו דורשים כך, עכשיו בואו נכניע, נעשה את זה ברעש גדול, והיינו מקבלים מחיאות כפיים סוערות. אבל אתה לא כזה,

אל תהיה כזה גם כן, תישאר יועץ משפטי הגון,

עם שכל ישר ורוץ קדימה.

ההערות האלה זה פרי עבודה של הוועדה, פרי עבודה של משרדי המשפטים, הבריאות והמשרדים הרלוונטיים, לא משנה באיזו עמדה כל אחד אוחז. בסופו של דבר אנחנו שיפרנו את הדברים. אם יש רעיונות לשיפורים נוספים אפשר לומר אותם, חלק יתקבלו, חלק לא יתקבלו. אבל החשוב פה, חוות דעת מקצועית, כמו שאמרנו בסגר, אם אתם זוכרים, שהוועדה תצטרך לנמק את החלטותיה, לנמק, שזה היה הישג אדיר שהשגנו אותו ביחד, ידידיי חברי הוועדה אותו דבר גם הדבר הזה. חוות הדעת המקצועית היא מאוד-מאוד חשובה לצורך העניין הזה. הלאה. (ב) הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה תונח על שולחן הכנסת ועל שולחן הוועדה בצירוף נימוקים" זה באותה רוח של הדברים שהיושב-ראש דיבר עליהם, שתהיה אופציה לבקרה הרבה יותר טובה לדבר הזה, "בסמוך ככל האפשר לאחר שהחליטה עליה הממשלה." אני שוב לא מתייחס למוצהב כי זה עוד דבר שייבדק. זה לגבי אופי הביקורת הפרלמנטרית. אבל (ב) זה סעיף מאוד עקרוני, אז למה דווקא עליו אנחנו עוברים כהרף עין? לא, בלי החלק השני.

כמו שאמרתי, הוועדה הביעה עמדה מאוד ברורה לגבי חשיבות הביקורת הפרלמנטרית בדיון אתמול. המשנה ליועץ המשפטי לממשלה,

אמר שהם יבדקו את הדבר הזה - - - אבל פה יש סוג של מנגנון שלא בטוח שהוא המנגנון האופטימלי.

אנחנו רוצים לשנות אותו. הם צריכים לבוא אלינו עם איזה רעיון - - - הוא לא הקריא אותו כרגע,

כי אנחנו מחכים להגיע לאיזשהו - - - הם צריכים לחזור אלינו, הם קיבלו שיעורי בית בדבר הזה.

אבל האם לוועדה יש עמדה טנטטיבית איך היא הייתה רוצה לראות את זה? חלקים מהוועדה רואים כך, חלקים כך, אני מאלה שעוד לא מגובש סופית. גדעון, אני לדוגמה חשבתי שהכרזה והאישור שלה יהיה בכנסת לפני הממשלה, שההכרזה עצמה תהיה הכרזה של הכנסת ולא הכרזה של הממשלה. משרד המשפטים אמר שהוא שוקל - - - אנחנו נקדיש לזה כמה דקות למרות שאנחנו עדיין מחכים לתשובה. אתם רוצים לדבר על זה כמה דקות? השאלה אם לא שווה לחכות להצעה מעודכנת של הממשלה? אני חושב שמאוד חשוב, סליחה שאני מתעקש, שוועדת החוקה תחשוב מה ההסדר האופטימלי מבחינתה ועל זה תקיים דיאלוג עם הממשלה. כמו שזה "תונח על שולחן הכנסת" זה לא יכול להיות. זה ברור מאליו שזה לא יכול להיות ללא שום ביקורת פרלמנטרית. אבל האם צריך אישור לטקט הראשון או לא? האם צריך אישור כל פרק זמן מסוים או לא? ומה פרק הזמן הזה? כל אלה שאלות עקרוניות שלדעתי חשוב שהוועדה תיתן עליהן את הדעת. מסכימה. ואני לא מבין למה היא צריכה לתת על זה את הדעת, שזו אחת השאלות המרכזיות בהסדר, באיזושהי נקודת זמן עתידית. לא נקודת זמן עתידית, אנחנו מנסים תוך כדי, אבל בוא תיתן את מנעד האפשרויות הקיימות ונדבר על זה,

אני חושב שזה גם יעזור לנו בשיעורי הבית. גור, בוא תיכנס לזה, תן את כל המנעד. אני אקריא את ההצעה שאנחנו הצענו ואז באמת הוועדה תתייחס לשאלה האם זה מקובל או לא מקובל ואם יש הצעות אחרות. אולי תתחיל במה הייתה ההצעה הממשלתית? ההצעה הממשלתית, כפי שציין ח"כ סער, היא שזה יונח על שולחן הכנסת ולכנסת תהיה את האופציה פשוט לבטל. זה בסעיף 3. בעיקרון, הנוהל היותר נכון הוא שהממשלה מכריזה, אני חלוק בעניין הזה על ח"כ סגלוביץ' והכנסת היא בעלת סמכות האישור. אפשר לבוא ולומר שברגע שאושר חוק המסגרת בנסיבות שאנחנו נמצאים, נתנו איזשהו אישור ראשוני, אבל הוא לא אישור עד סוף מרס, עד סוף התקופה. אני גם לא רוצה לעשות את זה על דרך זה שהכנסת צריכה לבוא ולהתחיל לבטל, צריכים להתכנס ולהתחיל לבקש ביטולים, אלא איזשהו מנגנון - - - לא לבטל, היא מתכנסת כדי לאשר את זה או לא לאשר את זה. ומה צריכה להיות

של הארכה כל פעם? אני לא חושב שאנחנו כל שבוע צריכים לקיים מחדש את הדיון הזה,

כל 30 יום?

הממשלה מאריכה והארכת הממשלה - - - תחזור על מה שאמרת בהתחלה. אני רוצה להבין אותך, אתה עתיר ניסיון. אני אומר, הממשלה הכריזה, מן הראוי שהכנסת תאשר, זה יכול להיות - - - מה קורה אבל מההכרזה עד המילה ראוי? הכריזה הממשלה והיא רוצה להשתמש בזה, מה קורה מהרגע שהיא הכריזה עד הרגע שמן הראוי שתתכנס הוועדה ותאשר או לא תאשר? תעשה איזו הוראת ביניים בפעם הראשונה שזה בתוקף, איזושהי ברירת מחדל. אלא אם כן הוועדה אומרת משהו אחר. זו פחות או יותר ההצעה. לא, ההצעה אומרת בעצם ברירת מחדל. לא, לא ההצעה הממשלתית. ההצעה שלנו היא ברוח מה שאתה מדבר עליו. ממש באותה רוח. אנחנו מציעים שתוקפה יפקע כעבור 7 ימים אם לא אושרה או בוטלה קודם לכן על ידי הוועדה.

הם מקבלים 7 ימים של גרייס וב-7 ימים האלה - - - הם פונים אלינו לאישור, הם מקבלים בינתיים גרייס של כמה ימים, תלוי בנוי, התכנסנו, עשינו, דיברנו, ביטלנו או אישרנו. וההכרזה הזו, לכמה זמן היא תופסת? ההצעה הממשלתית היא 45 ימים. אני חושב שזה צריך להיות 30 ימים ואני אנמק. זה לא יכול להיות מאוד קצר מצד אחד - - - יכול להיות שזה 30 ימים, אולי בזה אני פותר גם את הבעיה, מאישור הוועדה. האישור הוא האקט המכונן. לא, זה נכנס לתוקף כבר קודם. רק בפעם הראשונה? כן, אני מדבר על הפעם הראשונה. נגיד שביום ראשון זה אושר בממשלה, עברו 3 ימים, הוועדה - - - יש שבוע שהם מקבלים גרייס. נגיד שיש להם את הגרייס, הגרייס הזה נחשב להם בתוך 45 הימים שלהם אבל ה-30 יום שלנו יהיו מרגע החלטת הוועדה, ואז זה כמעט יוצא אותו דבר. כדאי לדבר על ההארכה השנייה ואילך ולא הראשונה, כי הראשונה היא דווקא חד-פעמית. אני חושב שהקושי שהוועדה בעיקר תרצה לבסס פה זה מה קורה בהארכות - - - בדיוק, על זה אני מדבר.

אני רוצה לעבור דבר-דבר. סוגיית הארכה היא אחרי הסיבוב הראשון שבו יש את הדבר הזה. השאלה מה צריך להיות פרק הזמן כשיש מצב חירום לפני הארכתו. אני בדעה שהקצובה הנכונה זה חודש ימים ואני רוצה לנמק. אי אפשר ללכת לתקופה מאוד קצרה, זה גם משגע את הכנסת, אבל מצד שני, אם נסתכל מה קרה פה בחודש ימים, בחודש ימים העולם מתהפך פה, מצב התחלואה משתנה, ולכן נראה לי שזה איזושהי אמת מידה סבירה. יואב, בבקשה. אני אחזור על מה שאמרתי קודם, לטעמי זו הדרך היותר נכונה. אנחנו מדברים פה על מצב חירום ממגפה והוא שונה במובהק ממצב חירום שנופלת פה מתקפת טילים.

וגם לוחות הזמנים הם אחרים. לכן צריך להכניס את זה למחוזות הנכונים יותר, לפחות לדעתי. הדבר הראשון, מאחר שיש פה את הפגיעה הכי משמעותית שיש בזכויות נראה בהמשך החוק, הוא גם שונה בדברים נוספים, הכדור צריך להיות בכנסת, עם כל הכבוד לממשלה,

כל הקטע הזה שחווינו בחודשים האחרונים הוא לא משהו נורמלי. במצב נורמלי, של ממשלה שפויה, זה מגיע אחרת. במצב כזה באה הממשלה ומבקשת את אישור הכנסת, יש דיון פתוח בכיכר העיר, כאן שומעים את האנשים, שומעים את חוות הדעת המקצועית, כל הציבור שומע אותה, שואלים את בעלי המקצוע שאלות, מביאים בעלי מקצוע אלטרנטיביים ושואלים גם את חוות דעתם. כל זה יכול להיעשות ביום אחד. זה לא שיש פה דיון של שנתיים כי יש כבר חוק שמסמיך, החוק קיים. אבל עדיין המושכות נמצאות כאן, וכשאני אומר שהמושכות נמצאות כאן זה חלק מהתפיסה היותר בסיסית מה התפקיד של המקום הזה. יש פה חוקים שונים שעוסקים בחירום, זה מצב שאנחנו מייצרים פה דבר חקיקה שעד היום לא היה בנושא מגפות, לפחות כרגע לקורונה, ההתייחסות צריכה להיות שונה. לא לקחת את מה שיש לנו בראש על מצב מיוחד בעורף, על התקפות וכדו'.

לפני שהיא עשתה דיונים על דיונים על דיונים המושכות צריכות להיות כאן ובדבר החקיקה צריך ולהגיד דבר מאוד פשוט: הממשלה תבקש מהכנסת, הכנסת תיתן את האישור.

בהמשך הדרך צריך למצוא פה מנעד שונה גם, כי יש פה דברים שפוגעניים יותר ויש דברים שפוגעניים פחות, ובהם יכול להיות שזה לא יהיה 30 יום, יכול להיות שבחלק מהסעיפים תהיה הרשאה כללית אבל בדברים שנמצא צורך זה יהיה אולי 15 יום, אולי אפילו יומיים, אולי 10 ימים,

נראה כשנתקדם בחוק. אבל הכלל הבסיסי הוא, ופה אני פונה למשרד המשפטים ומשרדי הממשלה שהכנסת היא הריבון, לא הממשלה בהקשר הזה. תראו כמה דיונים היו עד שקיבלו את ההחלטות אתמול יום,

אפשר למצוא את חצי היום הזה לכנסת. בעצם מה שאומר ח"כ סגלוביץ' זה שמצב החירום ייכנס לתוקף רק לאחר אישור הוועדה. אפשר לקבוע שהוועדה צריכה לדון

אני חושבת שהבעיה עם ההצעה שאתם מציעים עכשיו היא שאנחנו נהיה באותו מצב שהיינו בעצם בימים האחרונים.

אנחנו כל הזמן נרדוף אחרי הזנב של עצמנו באישורים שיהיו לכאורה לשעתה,

זה האישור הכללי על הכרזת מצב חירום, אני לא מדבר על החלטות - - - אני אומר לכם את האמת, אני חי בשלום באופן יחסי עם הנוסח שדיברנו עליו מקודם. אחרי אתמול אני חי אתו הרבה פחות בשלום, אחרי שעה 05:00 בבוקר. לכל אחד יש את השקפת עולמו, וזה בסדר, יואב. אפשר אבל להסביר לי מה הנוסח עכשיו? על מה הדיון? עומדות על הפרק שלוש אופציות. הצעת החוק הממשלתית מדברת על כך שהאישור הוא רק בממשלה והכנסת יכולה ליזום הליך לביטול. זה הליך שצריך לעבור גם מליאה וגם ועדה. הליך לא פשוט. זו אופציה אחת, זו הצעת החוק הממשלתית. בעצם לא מגיעים באופן יזום לכנסת, הכנסת יכולה לבטל. לנו הייתה הצעה שאומרת שהממשלה יכולה להכריז אבל היא צריכה לקבל בתוך כמה ימים אישור נגיד 7 ימים, הוועדה יכולה להחליט כך או אחרת - - - מה רע בזה? אני רק אשלים. האופציה השנייה אומרת שהיא כן צריכה לקבל אישור אבל תוך כמה ימים. האופציה השלישית, שדיבר עליה ח"כ סגלוביץ', זה לא שהיא מקבלת אישור בדיעבד בתוך כמה ימים, היא צריכה לבוא ולקבל מראש אישור של הכנסת. אלה בגדול שלוש האופציות שעל השולחן. מצב החירום ייכנס לתוקפו לאחר אישור הוועדה. אפשר להוסיף משהו לגבי הזמנים כי לדעתי זה משפיע על ההתייחסויות. שימו לב שמעבר להכרזה, שהיא מתג ההפעלה הנורמטיבי של כל החוק, לפרק זמן נתון שדנים בו עכשיו, התקנות שהן קובעות את הסמכות עצמה, הן אלה שבעצם מטילות את ההגבלות וכדו' גם הן באות לאישור ועדה.

בדיעבד, אבל תוקפן מוגבל לפי הנתחים והדירוג, 14 יום או 28 יום. כלומר, מבחינת הפעילות הפרלמנטרית בוועדה, יש לצפות שבוועדות בממוצע כל 14, 21 או 28 ימים כמעט כל שבוע כנראה, אפשר לשער פעם בשבועיים יבוא לדיון גם הנושא של התקנות. אני מניח שאגב דיון בתקנות הוועדה תשאל שאלות, תקבל הסברים וכדו'. זה כמובן לא תחליף להכרזה. זה משמר את סמכות הפיקוח. (היו"ר איתן גינזבורג,

אני חוזר על מה שרז נזרי אמר, המפתח לבניין כולו צריך להיות פה. אני לא מתייחס כרגע לשאלה מי יחליט, אני מתייחס כרגע רק למועדים, לתדירות. צריך לקחת את זה בחשבון. אם מדברים על תדירות של 30 יום צריך לקחת בחשבון שבתוך 30 יום יהיו תקנות שהן רק ל-28 ימים, יהיו תקנות שהן רק ל-14 ימים, לפעמים הממשלה תחליט לא לנצל את מלוא הזמן, תקבע רק 21 ימים. התקש"ח היו לפעמים להחלטות קצרות. אז זה טוב שיהיה פיקוח פרלמנטרי, זה מה שאנחנו רוצים שיקרה, אבל צריך גם לקחת בחשבון שהדיונים על התקנות יבטאו את אותו צורך בדיון ענייני ולקחת את זה בחשבון כשאתם ממליצים עכשיו, מציעים או מגבשים עמדה, לגבי פרק הזמן של ההכרזה. מי יכריז זו נקודה שונה. איל, אבל אפשר גם וגם. איל, יש את חוק יסוד: הממשלה, כתוב בסעיף 38(ג) "ראתה הממשלה שקיים במדינה מצב של חירום ושעקב דחיפות הענין יש להכריז על מצב חירום עוד לפני שניתן לכנס את הכנסת, רשאית היא להכריז על מצב חירום, תוקפה של ההכרזה יפקע כעבור שבעה ימים מיום נתינתה, אם לא אושרה או בוטלה קודם לכן על ידי הכנסת בהחלטה של רוב חבריה". אז בשביל מה צריך להוסיף על זה? זה הסדר שמאפשר לממשלה להכריז מצב חירום ועל הוועדה פה יהיה שבוע אחר כך לאשר או לא לאשר. זה כבר קיים. זה ההסדר הכללי. זה מצב החירום הכללי. זה המתג הכללי להפעלה של כל תקנות שעת חירום. פה מדובר במתג ספציפי, בחוק הזה, שכרוך במבחנים הספציפיים של החוק הזה והוא נפרד מההכרזה. כשאתה מדבר על מצב החירום זה בעצם הכרזות שיש מקום המדינה כבר 70 שנה והוא מאפשר להפעיל תקש"חים, שזה משהו הרבה יותר רחב ושיכול גם להתגבר על חוקים. פה מדובר על הסדר ספציפי, במתג ספציפי שלא יכול להתגבר על חקיקה אחרת והוועדה נדרשת למסגרת הספציפית שבה מדובר.

שני דברים שונים. כלומר, זה יותר ממוקד. דברים שונים וזה יותר ממוקד, ולכן גם יותר מפוקח. שלא לומר שתקנות שעת חירום, שהממשלה כבר הפעילה אותן בהקשר הזה הנחת היסוד היא שהכנסת אמורה לחוקק חוק כדרך עדיפה על פני תקנות שעת חירום. אז קיומה של ההכרזה הכללית לפי חוק יסוד: הממשלה, בהקשר הזה תמיד מעמידה פורמלית את הסמכות לממשלה אבל זו לא דרך המלך. דווקא כאן אנחנו באים לחקיקה ספציפית, בתוך החקיקה הספציפית הממשלה לא באה ואומרת: תנו לנו הסמכה כללית, אלא בנינו את אותו מתג נוסף. מה המתג הנוסף? זו ההכרזה הספציפית. אם אדוני מציע לוותר על המתג הנוסף לדעתי זה דווקא מחליש את הפיקוח הפרלמנטרי. אז גם במתג הספציפי, אם אתה רוצה והיות וזה ספציפי, תגיד: תגיש הממשלה בקשה לכנסת, הכנסת תאשר תוך שבוע מקסימום, תאשר תוך שלושה ימים,

ואם לא אז לא. אתה יכול להגביל את זה בזמן אבל לפחות שהאישור יהיה בידי הכנסת קודם, לא בידי הממשלה קודם. זה צריך להיות ההסדר. עוד מישהו רוצה להתייחס?

שני דברים: א', לעניין המתג, אני קצת מרגישה שבחסות הקורונה אנחנו במלחמה על כוחה של הכנסת ואני לא הייתי רוצה שייווצר מצב שהכול נעשה בדיעבד. מילא שכל התקנות שיהיו מטעם הן תמיד בדיעבד, אז לפחות שמתג ההפעלה, אם הוא יהיה בדיעבד, אז זה בזמן מאוד-מאוד קצר, ואם אפשר לא בדיעבד עוד יותר טוב. אבל 7 ימים זה לא קצר? 7 ימים זה מספיק, או שאת חושבת לקצר את זה? זה לא מיטבי בעיניי. אני מבינה את הקושי - - - זו הצעת הוועדה,

הממשלה לא הציעה שום מועד. היא פשוט קבעה שיוכרז על מצב חירום וזהו. הצוות המשפטי של הוועדה מציע 7 ימים. אני הייתי מקצרת את זה יותר. רק לחדד: התוקף יפקע כעבור 7 ימים אלא אם הכנסת אישרה או ביטלה את זה קודם. אז אני לא חושבת שאנחנו צריכים להיות רק מתגוננים. אני חושבת שצריך להיות לנו יותר כוח בעניין הזה ושמראש לכנסת תהיה אמירה פוזיטיבית.

לא רק אם לא אמרנו שום דבר אלא התוקף המלא של זה יהיה רק כשהכנסת תאשר את זה בוועדה, ומאוד-מאוד חשוב שהדיונים יהיו בוועדה ולא במליאה, כי במליאה בעיניי זה חסר חשיבות. אנחנו בעצם מבקשים שבמקום הכרזה ייכתב בקשה "בקשה על מצב חירום של הממשלה תונח..." ושהוועדה תאשר או לא תאשר. אבל בקשה, לא הכרזה, שזה כבר לא יהיה בפועל. אבל יש מקום להכרזה כי בסוף הרשות המבצעת היא זו שמתמודדת ביומיום עם מה שקורה בשטח וצריך לאפשר להם את הסמכות להכריז אם הם מזהים משהו בעייתי. אבל הריבון הוא הכנסת, לא הממשלה. צריך לתת אבל גמישות פעולה לממשלה. יש לה גמישות. יש לה גמישות באופן הזה שהיא מכריזה וברגע שהיא מכריזה יש שעת חירום, אבל צריך לראות מה הזמן, מה התקופה שבה הכנסת יכולה להתערב, לבטל, לשנות או להאריך את הזמן הזה. לומר שהממשלה לא תוכל לפעול אלא אם הכנסת קבעה שאנחנו בשעת חירום נראה לי קצת לא גמיש. זה מה שקורה בדרך כלל. ככה נוהגים. כך עובדת דמוקרטיה. פה עשיתי את ההבחנה עם מצב חירום ביטחוני. לא נופלות פצצות. יש פה דיונים בממשלה. כמו שיש דיונים בממשלה הם יכולים להתקיים בכנסת. אנחנו מדברים פה בחוק שמדבר במגפה, לא היה כזה חוק עד היום, לכן אני עושה פה את ההבחנה. אין שום בעיה להביא את זה לכאן, לתחום את הכנסת גם, אין בעיה לכתוב שהכנסת תנהל את דיוניה תוך 12 שעות,

זה משהו שצריך להגיע בו להבנה, אבל צריך להבין שהריבון להקטנת זכויות של אנשים במצב הזה הוא הכנסת ולא הממשלה.

הוויכוח על ההתנעה הוא בעיניי קצת ויכוח סרק מכיוון שהכנסת מחוקקת את החוק הזה, לאיזה צורך? היא מכריזה, החוק הזה הוא הכרזה, לאיזה מצב אנחנו נכנסים עד 31 במרס. אז מי שרוצה להסתכל על הנקודה הזו מנקודת המבט של ריבונות הכנסת, אז הכנסת היא זו שקובעת את האקט המכונן שמכוחו הממשלה מוציאה את הצו. לכן הוויכוח על אקט ההתנעה הוא בעיניי ויכוח מלאכותי.

מאחר שזה חוק מסגרת

חושב שהארכת ההכרזה חייבת להיות באישור פרלמנטרי וצריך לדון באיזה קבועי זמן, אבל אני רואה בחקיקה את ההתנעה. מסכים. גדעון, גם אתמול עשינו חקיקה והתנענו. בפועל לקחנו את הסמכויות ונתנו למישהו אחר. זו לא התנעה.

נציגי הממשלה שמעו את עמדת חברי הוועדה, אני מציע שתחזרו אלינו עם תשובה מהי עמדתכם ביחס להצעות השונות. אנחנו נמשיך ונתקדם. אנחנו גם מחכים לתשובה של רז נזרי בהקשר הזה. אין בעיה, העניין הוא לעשות בחינה פנים-ממשלתית בהקשר הזה של ההכרזה ואיך היא תהיה. עוד נקודה למחשבה לוועדה, אנחנו רוצים להיות אופטימיים, החוק בנוי על בסיס אופטימי שיכול להיות שהמגיפה תמוגר לתקופה, כלומר ההכרזה תפקע, ובחלוף שלושה חודשים יצטרכו להכריז מחדש. כלומר, יש אולי הבדל תפיסתי בין הכרזה נמשכת, הארכה של הכרזה, לבין הכרזה מחודשת, שתהיה מתישהו בעתיד. כרגע אף אחד לא חושב על זה אבל זה יכול לקרות. גם הכרזה מחודשת תבוא לאישור הכנסת. על זה יש כרגע מחלוקת בין הצעת הוועדה להצעת הממשלה אבל זה מצב אחר מאשר הארכה נמשכת. לדעת הוועדה צריך אישור פרלמנטרי.

מה הכוונה "לא קיבלה הוועדה החלטה"? כתוב: "אם לא אושרה או בוטלה" אז יש מצב שלישי שאין שום החלטה? כאילו הוועדה לא התכנסה?

אחד המצבים שאנחנו חושבים שצריך לתת עליו את הדעת והוועדה צריכה להחליט מה רוצים לעשות אתו הוא אם הוועדה לא מקבלת החלטה.

או שיש דיון והדיון לא מסתיים בהצבעה או שהוועדה בכלל לא מתכנסת. מה קורה במצב כזה? אם הוועדה מאשרת זה מצב אחד, אם הוועדה אומרת: אנחנו מצביעים נגד זה מצב שני, אבל יש מצב שלישי שאו שהוועדה לא מתכנסת או שהוועדה פשוט לא מצליחה להגיע להסכמה ומתפזרת. אני חושב שצריך להיות פה משהו הפוך כי בסוף הוועדה תלויה בחסדיו של יושב-ראש הוועדה, ירצה יכנס, לא ירצה לא יכנס. אם הוועדה לא מתכנסת צריך לתת פה או הארכה, או אולי אפילו ביטול, או להעביר את זה למליאה, כמו שעשו עם החוק שאישרנו אתמול בערב. צריך לתת מזור למצב שבו הוועדה לא מתכנסת. הארכה אוטומטית אם היא לא מתכנסת היא בעייתית. אגב, יש הבדל בין שתי סיטואציות לדעתי. ברגיל אפשר הארכה שהיא בוועדה,

הכרזה מחודשת, אחרי שכבר התפוגג מצב החירום, לפי דעתי רצוי שתעבור גם מליאה. אני לא חושב שבשוטף הארכות צריכות להיות במליאה, אני חושב שזה עניין לוועדה, אבל אם מצב החירום הסתיים ואנחנו רוצים להתניע מחדש את כל העולם הזה, אני חושב שזה צריך להיות

12:12) גם אם אומרים שנותנים גרייס של 7 ימים אז הוועדה צריכה לאשר או לא לאשר. פה נותנים פתח למצב שאין ועדה ואז זה ממשיך לעוד 21 יום על פי רצון הממשלה. זאת אומרת חודש בסך הכול בלי בכלל אישור פרלמנטרי. זה נראה לי קיצוני. השאלה מה הסנקציה שלך כלפי ועדה סרבנית נגיד? אז אין אישור. מה זה "ועדה סרבנית"?

סרבנית בדעותיה, סרבנית באי כינוסה. אז אין אישור. זה אומר שאין אישור. אין אישור. הכנסת לא אישרה. לא, זה לא נקרא. סליחה. אנחנו כחברי כנסת גם מחויבים בשקיפות שלנו לבוא ולהגיד את דעתנו. אנחנו לא יכולים להשתמש בכלי שנקרא "משכת" כדי לגרום למשהו לקרות, אם אתה מדבר על זה. יש פה מצב שהכנסת או הוועדה אישרה או לא אישרה. היא יכולה לא לאשר בין אם היא דנה ומחליטה לא לאשר, או בין אם היא לא מתכנסת.

השורה תחתונה, אין אישור. ניצן, אני חולק עליך קטגורית. אנחנו לא יכולים להסתתר מאחורי תקנונים - - - למה להסתתר? אם הוועדה לא מאשרת שיעבירו את זה לוועדה אחרת שוועדת הכנסת תחליט. נו, באמת חברים, אתם יודעים מה קורה בסוף? אמרתי את זה בבוקר ואני אגיד את זה אלף פעמים היום, בסוף אנחנו כל כך הולכים צפונה עם הדברים האלה, אני אומר דבר אחד: מה שאנחנו דורשים מהממשלה אנחנו יכולים לדרוש מעצמנו גם כן, עם כל הכבוד לעצמנו. יש לי הצעה. אתמול אישרנו חוק ב-04:30 לפנות בוקר ויש הסדר בדיוק שמדבר על זה. ההסדר אומר שהוועדה חייבת להתכנס תוך 7 ימים, אם היא לא מתכנסת תוך 7 ימים ועדת הכנסת רשאית להאריך לה בעוד 3 ימים, ואם גם אז היא לא מתכנסת הנושא יעבור באופן מידי לדיון במליאה. אם המליאה גם לא מתכנסת אז ההכרזה פגה. זה ההסדר. אני לא בטוח שהחוק שעבר אתמול בלילה הוא המודל שממנו צריכים ללמוד להסדר שאנחנו מגבשים. אני לא מדבר על אופן החקיקה אלא להסדר - - - האמת שהעתקנו מפה את החוק - - - אבל עובדה שיש לך פה הערות. לא אמרתי שזו מושלם אבל העתקנו משהו - - - יש חלקים שכן, שאפשר. אבל המנגנון לא קיים פה. מה שהוצע שם זה לגבי התקנות, לא לגבי החוק. לא משנה, זה אותו הקשר. התקנות גם מדברות על מצב חירום. אני חושב שמה שאנחנו דורשים מהממשלה נדרוש גם מעצמנו. לא יכול להיות מצב שבו מישהו, לא משנה איך ולמה, ממסמס. או נגד או בעד.

כי אז בעצם אנחנו יוצרים פה עוד כלי שאני חושב שהוא לא נכון, אולי אפילו לא דמוקרטי אני לא מבין גדול בזה, אבל אני יכול להבין שזה לא הגיוני שאנחנו יוצרים פה עוד כלי שאם ליושב-ראש הוועדה יש כרגע סיבות והוא צריך הבטחות מהממשלה לדברים שמעניינים אותו, או בעתידו האישי או לא יודע במה, הוא פשוט לא ייכנס את הוועדה ויתמרן את זה. אתם כועסים על הדברים האלה כשהם קורים - - - ואז מה? ואז בעצם הממשלה מבינה שזה לא הולך לפקוע לה לא בגלל שמישהו בא והסביר למה היא לא עשתה את זה בסדר, לא בגלל שמישהו בא והחליט אחרת. אם הוועדה תחליט, שתעמוד באומץ ותגיד: לא. ואם היא לא מתכנסת בכל זאת? אז החוק ממשיך, זו דעתי ואומר אותה בקול רם. אז אין שום בקרה. אין בקרה לחברי כנסת שלא רצו להתכנס. אבל, יעקב, למה לא רצו? אולי אי אפשר? אי אפשר לדעת. אם הוועדה לא מתכנסת אחרי תקופה מסוימת זה צריך לעבור למליאה. זה מה שצריך להיות. הוועדה היא זרוע של המליאה. יושב-ראש הוועדה, אם הוועדה לא מתכנסת זה חייב לעבור למליאה כי הוועדה בסופו של יום היא סוג של זרוע של המליאה, אז אם הוועדה לא מתכנסת, מכול סיבה שהיא, לא יכולה, היושב-ראש חולה,

לא חשוב מאיזו סיבה, אז יש מישהו מעל, זה יעבור למליאה לאישור חברי כנסת. אני אגיד לך את האמת, אני לא אוהב את הקטע של המליאה כל כך, אבל לא אכפת לי בתור הצעת פשרה. אני חושב שאנחנו צריכים שתהיה לנו את האחריות שלנו גם כן. אם לא התכנסנו, מכול סיבה שהיא, זה ממשיך אבל לא שאנחנו לא יכולים להתכנס עוד פעם והנה הסנקציה עלינו. ואז החבר'ה באים ואומרים: רגע, זה ממשיך, תכנס מכנסים ומחליטים. אני אגיד רק את דעתי, לא אכנס אפילו לניסוחים. לדעתי מה שצריך להיות בחוק הזה, בגלל האפיון המיוחד שלו, שמתג ההפעלה צריך להיות בכנסת.

זו דעתי, אתם אומרים לי לא. איך לכתוב את זה, אני לא נכנס לפרטים. זו דעתי, אמרתי אותה אתמול, אמרתי את זה גם לרז נזרי.

זה תואם לתפיסה שרז נזרי הציג ביום הראשון. הוא אמר: הכניסה לתוך הבניין עצמו בתפיסת ההפעלה של החוק הזה היא שהמפתח נמצא בכנסת. צריך לראות איך לכתוב את זה שהניסוח יהיה מדויק,

זו דעתי, יש לכם חשיבה אחרת, בסדר גמור. את הדעה הזו אמרת בבהירות וזה בסדר. אתה יכול להסתכל על המפתח כחקיקה. הרי הכנסת מוסמכת גם לא לאשר את החוק הזה.

זו לא רק ההפעלה של החוק עכשיו, זה החידוש של שעת חירום שתהיה בעוד שנה.

לכאן ולהציג את מצב החירום ולשים את זה בכיכר העיר, ולא סגור, ללא פרוטוקולים, ללא דיון, כששום דבר לא שקוף. זו דעתי. או שיש די זמן או שאין די זמן, יואב. במגפה יש זמן. מישהו יגיד לי שאין זמן? תראה לי אחד שיגיד. לא נולדנו היום.

אנחנו מדברים על משהו שאנחנו מכירים ויודעים ולכן אני אומר דבר אחד: הפיקוח של הכנסת הוא חשוב, הכנסת בסוף לא מנהלת את האירוע, שלא נתבלבל כולנו פה. אני לא אמרתי שהיא מנהלת, אמרתי שמתג ההפעלה על הכרזת מצב חירום שפוגע לך בזכויות הבסיסיות שלך יהיה כאן ולא בממשלה,

אבל מה אני צריך כדי שאני אמלא את תפקידי כחבר כנסת? שתהיה לי את האפשרות לבלום, שתהיה לי את האפשרות לשפר, שתהיה לי את האפשרות לא להסכים או לאשר ולתת גיבוי לממשלה. אלה התפקידים שלנו. לא, יש עוד תפקיד אחד, אנחנו הריבון. את זה שכחת להגיד. הריבונות היא פה.

דעתך הושמעה, היא לגיטימית והיא ברורה לחלוטין, כרגע אני רוצה להתקדם בעניין

עד שהיא תעשה את תפקידה, זה נכון לגבי הדברים העיקריים. בתקנות, שהן יותר קטנות, שם ודאי שלכנסת יהיה יותר כוח בעניין הזה. נגיע לזה בהמשך, אבל אני אומר שבדברים העיקריים הללו לא יכול להיות מצב ושום סיבה שהיא שוועדה לא יכולה לומר את דעתה. אבל זו סיטואציה שיכולה לקרות,

מסיבות אובייקטיביות, זה יכול לקרות ואז אתה חייב לתת מזור למצב כזה. המחלוקת בינינו היא לא על עצם העניין

מה קרה? אם זה דבר כל כך חשוב - - - נכון. ויותר מזה, איתן, אני לא אוהב את ההמצאה הזו. זה איזשהו מטוס שפתאום מגיע למליאה ישר.

אני אומר, אם זה הולך

מבחינת הממשלה, למישהו מכם חשוב שיהיה מליאה גם כן? כמו שאמרנו,

שמענו את דעות חברי הכנסת. מאה אחוז, אבל תעשו את האיזון מה חסר לכם שזה יגיע למליאה. למה לייצר קונץ-פטנט חדש אם לא צריך? הלאה.

בגלל זה הדיפולט הראשוני הוא בוועדה.

תתכנס הוועדה, תגיד שהיא מבטלת את מצב חירום או מאשרת אותו. אבל לא יכול להיות שאם הוועדה לא מתכנסת,

אני חושב שהפתרון צריך להיות בחוק, שהוא נפסק מקץ זמן מסוים. לא צריך את כל הפטנטים של המליאה וכו'. מקיימים דיון, מקיימים הצבעה. זה

בסופו של דבר רז נזרי יכריע אבל בנקודה הספציפית אני חושב שהיושב-ראש צודק, וברוב הגינותך אתה לא רוצה את הכוח העצום הזה לקבל את המפתח להכרזה, שהיא

כי זה ממש להיכנס לפרטים וחוות דעת מקצועית כן 100 מטר, כן מסעדות - - - גור, אבל גם בהפעלה צריך להיכנס לפרטים.

אבל אם יהיה דיון ראשוני בוועדה, הרי גם היום בהכרזות מסוימות, הכרזה של מצב החירום הכללי, זו המלצה של ועדה משותפת למליאה.

תיאורטית יכולה להיות סיטואציה כזו. תיאורטית יכולים לקרות הרבה דברים. זה גם קורה לעתים. ח"כ סער, כשוועדה לא רוצה להצביע

אבל ממה נפשך?

ואם לא נגיע למצב הזה אז זה לא יגיע למליאה? אם האלטרנטיבה זה מה שהיושב-ראש מציע

בסוף אנחנו חשופים, אנחנו יושבים פה בשידור ישיר,

אחד שיוכל לעלות על בימת הכנסת ולא להתבייש. יכול להיות שהמליאה זה יהיה רק

ואני בטוחה שהוועדה תשב ותדון בהן והוועדה לא חייבת לדון אחרי 7 ימים. גור כבר הכניס שם כל מיני שינויים שמידית הם יגיעו לוועדה. הם יכולים להגיע מידית לוועדה והוועדה יכולה להתכנס תוך שעה ולדון בתקנות, לשנות אותן או לבטל אותן. בואו נשאיר את ההכרזה כמו שהיא, כמו שהממשלה

האם יהיה אישור בוועדה או במליאה,

יכול להיות שצריך להיות אישור במליאה ולא בוועדה,

לכן אני חושב שזה לא תיאור מלא להגיד

אנחנו הצלחנו לגייס את כל כוח ההסברה וההיגיון שלנו, לא עלינו המלאכה לגמור

או מה שיוחלט, הממשלה יודעת לצפות, הרי אם היא לא עובדת כך זה יהיה באמת ממש לא נעים, שזה צריך להמשיך הלאה. אז הממשלה, משרד הבריאות, שהוא המעורר הראשון, ולאחר מכן שאר המשרדים,

החלטתה 10 ימים או 15 יום לפני תום 45

לכן אני חושב שצריך להוסיף פה באישור הוועדה,

עם התנאים שלא תהיה סחבת. מה שנחליט לגבי הכול נחליט גם לגבי זה. אני לא רוצה

חובתם, כן.

אז נציגי הממשלה הסכימו להוריד את הסיפה שאפשר בהתקיים

וכמה אנשים שמים פס על ההנחיות,

ואם זה אי עטית מסיכות. אז אמון הציבור הוא הדבר שצריך לעמוד בראש

הכנסת חייבת לקחת את המושכות לא לקבל החלטות במקום הממשלה, אלא לחייב אותה לקבל החלטות בשקיפות מלאה ובהבנה והסברה של הציבור. ועוד נקודה אחת, ובזה אני

זה במערכת בבישול כבר, דברים יותר מפורשים. ברשותך, אני רוצה משפט אחד, אני שכחתי. הדיון הארוך מאוד שקיימתם מקודם, של למעלה משעה, על של מי הסמכות, האם הממשלה מכריזה על מצב

אנחנו צריכים לקיים בוועדה איזשהו דיון. לגבי סעיף הביטול של הכנסת, הוועדה צריכה לקיים איזשהו דיון לגבי השאלה מה יהיה ההליך המקדים של הביטול. זה אומנם לא משהו שאנחנו מציעים להכניס אותו לתוך

סעיף 71 מדבר על זה שהממשלה - - - שקיים היום בתקנון הכנסת.

זה סעיף 71 לתקנון,

לפי חוק הממשלה. אז הממשלה, או 30 חברי הכנסת סברו כי

אנחנו צריכים להציע את ההצעה - - - ניצן הציגה את הבקשה לביטול ההכרזה,

ולכן גם הממשלה יכולה לבקש מהכנסת לבטל

תעשו מספרים לשלושה-ארבעה ימים.

את מדברת כרגע על 14 יום לעניין הביטול או לעניין - - - לעניין הביטול.

מציע - - - אני לא מבין למה לעניין לביטול צריך - - - אם זו בקשה פנימית של הכנסת, לא מטריד אותי אם זה יהיה לפני או אחרי,

ביטול יכול להיות בכל רגע, אז

נראה לי שאתם מנסים ללמוד ממודל שהוא קצת - - - לא, אבל אני לא רוצה שזה יהיה הליך טיפשי שבחמשת הימים האחרונים - - - 14 יום זה מועד שהוא רלוונטי להארכת ה- - - זה מה שהיא אמרה. היא אמרה, לכן צריך - - - לא,

(ב)תקנות לפי סעיף קטן (א) יותקנו בשים לב לזכויות ולצרכים של אזרחים ותיקים, של קטינים ושל אנשים עם

יביא יושב ראש הכנסת את אישור התקנות להצבעה בכנסת בהקדם האפשרי ולכל המאוחר עד תום 7 ימים מהמועד האחרון להחלטת הוועדה ולעניין תקנות כאמור בסעיפים 6

ואני לא חושב שאפשר להפריז בחשיבות של זכויות

לא מדובר פה רק בלהסדיר בתי עסק או מקומות עבודה לפי דיני עבודה.

שהוא יוצא לרחוב, שהוא מארח אדם בביתו. שוב,

יש סעיף אחד שהוא הסעיף הכללי להתקנת התקנות,

שהיועץ המשפטי של הוועדה כרגע קרא. הוא סעיף הסמכות להתקין תקנות בתקופת תוקפה של ההכרזה, והוא חל על כל נושא התקנות. בנוסף לזה, כשנגיע בהמשך

ברור, כל רשות מינהלית חייבת לשקול חלופות, בנושא של המידתיות היא תשקול חלופות. זה כתוב בצורה מפורשת כי הבנו את החשיבות של זה. העובדה שהגורם המתקין היא הממשלה ולא שר משרי הממשלה, גם לדבר הזה מצד אחד יש טעם מעשי ויש לו טעם חוקתי, אני מתחבר פה לדיון שהיה על האיזונים והפיקוח הפרלמנטרי. מה הפירוש הממשלה?

אם אנחנו מתייחסים ברצינות למעשה התקנת התקנות, וזה לב העניין בסוף. ההכרזה היא חשובה, אבל ההכרזה היא מתג, כן או לא.

דרך המלך הייתה שהממשלה היא זו שתתקין.

מבחינתכם יש הסכמה להצעה של חברת הכנסת אלהרר? זו לא הצעה,

העירה הערה. לא, לא, לא, זו הצעה.

להחריג את סעיף 33. - - - אבל אמרו סעיף 33, אבל זה יכול להוביל לכל מיני כיוונים.

אני לא רוצה להגיד אחורה לגבי אולמות אירועים,

אני חושב שההחלטות שהתקבלו לגבי מסעדות, היה קונצנזוס פחות

חלופה אחת היא לקבוע מגבלה, מצדי בשעות, בתוך שש שעות תתכנס ועדת החוקה, אין שום בעיה לעמוד בזה,

בתוך 12 שעות, תלוי באופי ההחלטה. וכמובן שאלו לא דיונים

ושתיים,

מקרים מיוחדים לבין מקרים שבהם ניתן לקיים את

אולי אפשר להוסיף לזה עוד רעיון, שוב, במסגרת

בסדר, אז אני מציע שני סוגים של - - - רגע, הם היו מידיים כי במצטבר, כל העיכוב שקרה מתחילת שבוע. זה כבר במצטבר. לא, אנחנו לא מתייחסים לדברים שבכנסת. אני רק מזכירה את הסגר

יכול להיות שאפשר

האם זה נחשב למשהו שהוא סגירה ענפית או לא? עבור המסעדנים, להוריד מ-100,

היא מגיעה למקומות שבדמוקרטיה קשה לקבל שזה נדרש,

או עוצר חלקי, ולכן שם הגבלנו לתקופה של 14 יום,

שמגבלות על בתי עסק ומקומות פתוחים לציבור וכמדומה, משך התקופה המקסימלי הוא 28 ימים. אני מבין לחלוטין שזו לא חלוקה דיכוטומית חדה

גם כאן הממשלה מחויבת בצורה מפורשת להביא לביטול התקנות ברגע שהיא מגיעה למסקנה שאין בהן צורך. זו לכאורה חובה מינהלית מובנת מאליה,

כדי להבטיח את המידתיות בצורה הכי

נכון שאפשר שהכנסת תשנה, אבל אחרי שכבר הסברת לציבור שעשית משהו, יומיים-שלושה אחרי זה פתאום הכנסת שינתה עוד קצת ועוד קצת,

אני מסכים עם מה שאמר גור, יש הבדל בין האישור של ההכרזה, שהוא או כן או לא,

המליאה לא מתאימה לדיון שנכנס לפרטים, היא לא מתאימה לעשות איזונים.

אם הוועדה בסופו של דבר חושבת שיש פה פגיעה מעל הנדרש, אבל כבר 21 יום אנשים נפגעו, הזכויות שלהם נפגעו ואמר עורך הדין זנדברג,

הפגיעה בזכויות והשפעות על המשק, שחלק מהבחינה זה לא רק מה שפחות מזיק מבחינה משקית, אלא מה שפחות פוגע מבחינת זכויות. זה חלק מתהליך השקילה, ואני חושב שזה

אתה תסיים, ברור. בגילי המופלג אני יכול לשכוח, לכן אני מפריע לך,

יש צעדים שמונעים הדבקה, הם לא מונעים הדבקה בהיקף נרחב. למשל לשים את המדבקות בכל שני מטר בתור לקניון, לא בגלל זה בתי החולים לא יקרסו, אבל זה צעד שמונע הדבקה במידה כזאת או אחרת. זה צעד מתון, והוא מונע

ולכן הפעולות האלה הן פעולות נקודתיות, אף אחד לא היה מאשר לך את זה,

נכון, יואב?

אבל אתה מדבר על שוכנעה, בשוכנעה אתה צריך להכניס את האופק.

אזוטרי של הדבקה קטנה כדי לא להגיע לרחבה. אבל אם הצעד הוא

אם הצעד הוא למשל שמירה על היגיינה

וזה לא משהו אוטומטי, זה לא אסתטיקה משפטית, זה אסתטיקה ציבורית.

יואב. אני אגיד משהו כללי, לא לשם הוויכוח, אלא בשם העיקרון. אני אומר לכל מי שיושב פה מהצד הממשלתי,

יש לכם את הסמכות לבדוק כל צעד וצעד,

יכול להיות שאתה צודק,

גור, לעבודה.

אני מבין שמקובלת התוספת שלצד הזכויות של

גם אזרחים ותיקים וקטינים, שתהיה התחשבות, נכון?

ברור. (ג), בהמשך להערה של עורכת הדין

על כל המשתמע מכך, גם האישור וכן הלאה. אם צריך, אנחנו נחדד את זה בנוסח. יש פה עניין נוסחי שהצענו לכתוב במקום הארכת תוקפן, הארכת התוקף הקבוע בהן. מקובל עליכם? אין בעיה.

זה במענה להערות שלך, גאל.

תיכף נדבר על זה.

וזה איסור על זכות יסוד של בן אדם, זכות התנועה. אי אפשר לעשות את זה בלי ועדה.

וזה לא מרפא שכותבים על אף האמור בחוק הפלילי. זה לא מרפא את האירוע

אני לא רואה סיטואציה שדבר כזה עובר בלי אישור של הוועדה.

אי אפשר להפקיע את הזכויות מהוועדה. אני מבינה שיש מצב חירום, גם הכנסת תתכנס לכבוד האירוע הזה.

שזה נהיה עניין של רפובליקנים מול דמוקרטים אם זה טוב לעטות מסיכה, או לא, או כל פעולה אחרת.

נעשה בכנסת. כאזרח המדינה, הכנסת היא הריבון. אנחנו צריכים לעבוד בגישה של מרתון ולא של ספרינט, לתת לציבור תחושת ביטחון,

תוך דיון מקצועי וציבורי, כמו האפשרות שלי כיושב-ראש איגוד רופאי בריאות הציבור לבוא ולדבר בפניכם. לטעמנו זאת הדרך הנכונה לקבל החלטות נכונות שיזכו לאמון הציבור, ולא בחדרי חדרים כשאנחנו לא רואים. תודה. חגי, אני רוצה לומר

אבל מנגנוני ביצוע, אם קו הבניין יהיה כזה או כזה, או סוגיות כאלה, אתה לא יכול לעשות כל הזמן בסמיטריילר. אתה חייב לעבור לרגע לאיזו מכונית יותר זריזה שיכולה לתת

להגיד ששינוי הנסיבות מחייב את הממשלה - - - ראתה הממשלה כי אין צורך, זה - - - התוספת נראית לי מיותרת. אוקיי, אם זה רק חידודון, ולא משהו מעבר לזה, אפשר להמשיך הלאה.

"ובכלל זה תציג את עיקרי המגבלות שעומדות בתוקף באותה עת באופן מרוכז, באופן בהיר ונגיש לקבוצות השונות באוכלוסייה, פרסום כאמור יכול שיהיה בעיתונים,

הקונספירטיביים שבנינו יגידו: הם ילכו לדבר הזה שיכול,

אתם יכולים בטלוויזיה, ויכולים שגם לא בטלוויזיה. יכולים בעיתון,

אבל עדיין, מלכתחילה

כשמישהו ירצה לצמצם את המידע ולא להנגיש את המידע,

או במקום מאוד איזוטרי, והוא יצא כדי חובה. אבל

באופן בהיר ונגיש. עיקרן, מדגישים, מחדדים. - - - אוהבת לחדד שצריך להיות את עיקרי

המטרה ברורה ומבורכת. אני רוצה לבדוק את זה,

אנחנו חושבים שזה נכון לציבור - - - אז כרגע זה הנוסח. כרגע זה הנוסח,

אני רוצה עוד שאלה אחת. בנושא הזה של הנגישות

אני לא יודע מה המשקל שם,

יוצאי אתיופיה, אני לא יודע כמה משקל נותנים ברשתות שלהם.

אנחנו פסיפס, ואנחנו רוצים להישאר

לצורך ההסברתי.

פשוט להוסיף מילים שלא רגילים להוסיף בחוקים,

אבל אני מנסה להבין מה עומד מאחורי - - - מתוך

לא,

הנגשת המידע. מה שאני אומר, לחפש משהו פחות משפטי שיתאים

דיברתם פה על האמצעים, חשוב מאוד להגיש שצריכה להיות הנגשה שפתית,

בוודאי לערבית, לאמהרית ורוסית.

נו בנוסח בעקבות שיח שהיה לנו עם נציגי הממשלה "והכל בהתחשב בחיוניות הנסיעה ומטרתה". תסבירו. זה הסעיף הראשון מבין שלל הסעיפים שמסמיכים את הממשלה להתקין תקנות.

בכוונה ייחדנו את המרחב הפרטי באופן מובחן ושונה. אני מפנה אתכם לסעיף ההגדרות שעליו דילגנו. (היו"ר איתן

לא ניתן למנוע טיפול או סיוע הדרושים לאדם עם מוגבלות בשל מוגבלותו. לא ניתן למנוע סיוע חיוני או טיפול רפואי חיוני לאדם הזקוק לכך במקום מגוריו, או לבעל חיים.

אותם דברים שמניתי עכשיו, אותם סוגים טיפוליים. חשבנו שזה ממצה, אם הוועדה רואה לנכון - - - סתם דוגמה, רק בגלל שאנחנו נמצאים

התשובה היא לא. קארין, למה לעזור? תני להם לענות. המגבלה כפי שהיא כתובה כיום לא הייתה קיימת. הייתה לדוגמה הוראה שכל שליח שמגיע עד הבית יניח את המצרכים בפתח הבית ולא

קארין, ציונים נחלק במקומות אחרים. אני מציע דבר כזה הרי בתקופת הסגר הציבור היה ממושמע.

תישארו כל אחד בביתו,

כל אחד יעשה את הסדר בבית שלו. זאת הייתה המשמעות. אבל יש

בנוסף, היה איסור לצאת מבית המגורים אלא למטרות מסוימות, שלא כללו ביקורי משפחות או

נדמה לי שעל דעת רוב חברי הוועדה, בלי ששאלתי אותם, זה נשמע לי הרבה יותר סביר מאשר הסעיף הזה. אבל זאת אותה משמעות. לא אכפת לי מה המשמעות. כן אכפת, אתה רוצה את המשמעות. הכיוון פה אם המהות היא ראויה או לא ראויה, לא רק נשיג אותה.

אם מגיעים אליה בצורה עקומה, זה נראה לי פחות מוצלח. פה שמנו את הדברים על השולחן, ויש דיון ברור. אם חושבים שהסמכות היא רחבה מדי, זה לב הדיון. אבל להגיד אל תכתבו את זה כך ותגידו זה איסור התקהלות אבל זה בעצם איסור התקהלות בבית פרטי של אדם, לא יותר משני אנשים שלא גרים שם, זה להגיד את אותו דבר.

יש פה שני דברים שאתה אומר, שצריך לשים לב. אני מנסה לשים את הדברים על השולחן דווקא, אני לא רוצה שהדיון לא ייגע - - - אבל יש שני דברים שונים שאתה אומר שהם מעורבבים פה. אחד זה איסור התקהלות. איסור התקהלות הוא across the board, לא משנה באיזה מבנה זה. זה לא איסור, זו הגבלה. אגב, זה לא איסור, זו הגבלה.

איסור התקהלות ברחוב, איסור התקהלות בבית עסק - - לא,

- - איסור התקהלות בבית פרטי, אני חושב שזה דיון אחר. זה בדיוק העניין, זה גם מה שאני שואל את הוועדה. בסדר, אבל ההתקהלות נשארת פה. יש פה שני דברים שונים. אחד זה איסור התקהלות במבנים, לרבות בית מגורים, לכן המילה התקהלות נשארת פה. אתם אומרים גם בבית מגורים אפשר לאסור התקהלות. כיוון שכשבן אדם אחד בא אליך הביתה, זו התקהלות. מה המשמעות להגיד אסור שיהיו יותר משני אנשים שיתקהלו בבית מגורים? אם לא, להגיד אסור לך לארח אנשים. זאת המשמעות.

לכן עדיף, אם הכנסת מקבלת שיהיו מגבלות כאלה, יותר נכון שהדברים יהיו על השולחן, כדי שגם הממשלה, כשהיא תחליט על ההגבלות האלה, תשקול את זה, וגם הציבור יבין מה המשמעות של הדברים ברמת הפרטניות שלהם. כדי שגם הציבור יוכל להבין מה אנחנו - - - אני אלך הפוך,

נקבעו פה חריגים, זרקתי את החריג של פעילות פוליטית. אני רוצה שייכנס פנימה. אפשר להכניס אותו פנימה? אם אני שלפתי עכשיו פעילות פוליטית, אני מניח שיהיו לנו עוד חריגים. עכשיו המצב המשפטי כמו שהוא כאן, שאת זה מתקנת הממשלה לבד, בלי שהיא באה דרך הכנסת. תראו עד כמה המודל הוא מודל לא נכון.

חוזר להתחלה. גם אם נלך לשיטה הזו, צריך פה דיון עמוק על הסעיף הזה

תיקונו בתקנה על ידי הכנסת. זו בדיוק הדוגמה מדוע זה לא יכול ללכת כמארג אחד. וזו הדוגמה הקלאסית, ולכן אני חושב שצריך לייתר אפילו את כל הכניסה לפרטים. שיביאו מודל מתאים יותר. כל הסיפור הזה צריך להיות בכנסת, נקודה. ואז יהיה דיון על זה, האם פעילות פוליטית,

אני סתם זרקתי את זה עכשיו כי אני עכשיו במשכן הכנסת,

אי אפשר בצורה הזאת להגיד לאזרחים הממשלה החליטה, ואחר כך נדבר עם הכנסת.

בואו נעשה את הדיון הכי מסודר שאפשר. אני חושב שזה יפתור חלק מהשאלות. אם יהיה דיון כזה, אז פתרנו חלק גדול מהבעיות. רק לצורך המיפוי, יש הערה שאומרת שהנושא של מרחב פרטי הוא כל כך רגיש, שצריך לחשוב בבסיס איך יהיו הליכי האישור שלו, ואולי הליכי האישור שלו,

יהיו שונים מהליכי האישור של - - - זו נקודה אחת, נקודה שנייה, אני שמעתי גם את חברת הכנסת אלהרר, שאומרת הדבר הזה לא יעלה על הדעת. לא יעלה על הדעת שהשלטון יתערב במה שקורה לאנשים בבית. הערה שלישית, וזו הערה מהותית, צריך לדון בגבולות. הערה שלישית אומרת גם אחרי שהאישור יהיה ראוי ונכון, רשימת החריגים פה היא לא מתאימה ולא הולמת. הערה רביעית הייתה אל תכתבו את זה כך, תדברו רק על התקהלות כי זה יפתור את הבעיה. לגבי ההערה הרביעית, היה לי חשוב לומר שזה רק ליפות את המציאות, וצריך לדון מהותית בשלוש הנקודות הראשונות, או כל הערה אחרת שתהיה. מה היה המספר המינימלי של התקהלות שהגעתם אליו בשיא? שניים.

היה איסור על שניים. חשבו על אחד, אבל אמרו שזה יהיה מוגזם. כשהיה איסור תפילה במבנה - - - היה שניים? זה הגיע לשניים?

אני רציתי לשאול בדיוק את השאלה שגור שאל, כיוון שאני כל הזמן מנסה להתחקות אחרי ההיגיון המסדר. אנחנו מדברים על ההיגיון המסדר. בסוף זה מה שצריך להוביל לניסוח שבו אנחנו מנגישים את ההיגיון המסדר. אז אם ההיגיון המסדר הוא כפי שגור שאל, שני אנשים, או יותר מאחד, אז צריך למצוא את הדרך, ולא לשחק במשחקים של הראי. אני חוששת ממה שיואב מציע, כיוון שאנחנו נתחיל להחריג, אז כל מה שלא נכנס לכאורה מותר. לא הצלחנו להנגיש את המידע, הצלחנו לבלבל את הציבור. אני שאלתי שאלה קונקרטית, פעילות פוליטית. אני רוצה להתכנס לפעילות פוליטית, האם הממשלה יכולה למנוע את זה,

זו שאלה של איזון של סיכונים.

לפי הנוסח הזה, כן, יואב. פה הסעיף עוסק רק בדברים בתוך בית מגורים. הסעיף הזה עוסק רק בתוך בית מגורים. אני מדבר על בית מגורים. הרי בחוץ אי אפשר להסתובב,

ביצוע הפגנה כדין, ואני מזמין אלי אנשים לדיון לקראת ההפגנה. אני סתם זורק את זה כי אנחנו פה בכנסת.

הסיפור הזה בסוף זה איזון בין סיכונים, האם חיים חופשיים ודמוקרטיים מצד אחד, שווים את הסיכון הבריאותי? את האיזון הזה עושים פה, לא הממשלה עושה אותו. וזו הדוגמה הקלאסית מדוע החוק הזה, בדרך שבה נכנסים לבית, הכניסה לבית תהיה פה, ויש חדרים מסוימים בבית הזה שהכניסה אליהם תהיה רק פה. זאת דעתי בקונספט של החוק. אחר כך נדבר על הפרטים, על ניסוחים. אני אעשה תרגיל מחשבתי. אם האישור לתקנות האלה וזאת לא עמדת הממשלה, היה נעשה מראש, אז היית חושב שרשימת החריגים, לא צריך להרחיב אותה?

אני הייתי אומר שבכל מצב כזה הדיון צריך להיות פה, כי יכול להיות שלא הכול יהיה ממצה ויהיה פה דיון על זה. הרי גם היום, אם נעשה דיון על זה, וגם אם היינו אומרים ופתאום נופל אירוע ולא חשבנו על הכול, אוקיי, אבל הוא מתקיים פה, הוא לא מתקיים בממשלה, שאין פרוטוקולים, אין שקיפות,

הכוונה ברורה. אז אני מציע לעשות שינוי במודל. לדעתי זה לא יותר מדי מסובך. השינוי מבחינת הממשלה מאוד משמעותי, כי זה אומר שיצטרכו לבוא לאישור מראש גם כשהממשלה סבורה שיש צורך לאומי דחוף. אני לא מדבר על הכול. איל, אתה מבין למה זה ממש חמור?

ולמה דווקא בעניינים כאלה חמורים כן צריך לעשות דיון בכנסת? הטענה הזאת פחות ברורה, אנחנו לא יכולים להסכים לה, וצריך לבחון את זה. אני חושב שצריך לחשוב עליה, אני לא מצפה שתגידו לי כן או לא. זה משהו שהוא יותר עמוק מהרבה דברים. ולכן אני אומר הפרטים שנגיע אליהם בהמשך החוק,

יהיו שינויים כאלה ואחרים, לא משנה. הקונספט של החוק והמשמעות שלו כחוק מסגרת שאמור להגיד איך המדינה הזאת מתנהלת בתקופת קורונה, שם צריך לעשות את תהליכי החשיבה העמוקים ביותר, וזה רק - - - אחד מהם. אם אני אנסה לתמצת את כל מה שאמרתי עד עכשיו, זו אותה כניסה למבנה ואותה כניסה לחדרים. החדרים לא דומים. יש חדרים שהם, במירכאות, קודש קודשים, ויש כאלה שאנחנו מחזיקים בהם את הבגדים.

כי היום החוק אומר שהממשלה תחליט, ואחרי כמה ימים הכנסת תקיים על זה דיון.

עם כל הכבוד לממשלה,

הממשלה לא תחליט. יואב, עקרונית אני מסכימה עם הדימוי של החדרים, אבל אם ההיגיון המסדר הבריאותי הוא שאומרים לנו שני אנשים, שני אנשים, אתה מבין שאתה צריך להחיל את זה גם על חדרי החדרים, או קודש הקודשים? השאלה היא איך אתה מחיל את זה על קודש הקודשים. לא בהכרח, פה יש לי ויכוח. אני שואלת, אנחנו עוד לא יודעים. אני אומר עוד פעם, בדמוקרטיה בסוף זו שאלה של איזונים ומחירים. יש מחירים שמשלמים גם היום. על פתיחת המשק משלמים. אני רק רוצה להתייחס התייחסות עקרונית. למרות שהפגנה היא דומה במהותה להתכנסות של מספר בני אדם גם בחדר ישיבות בחברה, יש הבדל משמעותי בין מחאה, בין זכות המחאה, בין זכות ההפגנה, לבין מצב שבו אנשים נמצאים בהתכנסות כלשהי, וחייבת להיות הבחנה כזאת. ואם לא הייתה הבחנה כזאת, ניתן, אני לא רוצה להגיד לדרוס, אנחנו כרגע בדיון ברמה כזאת, אנחנו בדיון מקצועי. אפשר להכפיף את כל המערכות הכי חשובות שיש לנו לצורכי תקנה מסוימת בתחום הרפואה. והשאלה שתמיד נשאלת

ובכוונה אני חוזר לזכות ההפגנה מה החשיבות של זכות ההפגנה? ותמיד אפשר לבחון את זה בצורה כזאת: ללכת לחברות שבהן זכות ההפגנה לא ניתנת,

היו מוכנים לוותר על הרבה מאוד כדי להפגין? גם בתחום הרפואי. וזו שאלה ששאלתי לא פעם בתחילת הדיונים מתחילת הקורונה. כאשר אמרו שזכות החיים - - - אם היו מוכנים גם סיכון לחלות בקורונה ושתתאפשר להם חירות מסוימת. ולכן הדבר הזה לא יכול להיות רק בידיים של הממשלה, כי הממשלה, מתוקף הרצון שלה לבצע ולהגיע לתוצאה ספציפית, לפעמים תיתן חשיבות פחותה יותר לדברים שלנו זה יהיה בליבת העניין. לכן זה טוב שזה יגיע לכנסת, לא ברור שבכנסת אנחנו נקבל החלטה אחרת, הרי יש פה רוב, הכול ברור והכול מובן.

זה בכל מקרה מגיע לכנסת, השאלה היא מתי,

ד"ר עמיר פוקס מהמכון הישראלי לדמוקרטיה ביקש להעיר הערה. תודה רבה. רציתי לומר מילה לגבי ההתקהלות. קודם כל, אני רוצה להסכים על זה שהכניסה הזאת למרחב הפרטי זו סמכות מאוד מאוד קיצונית. לכן הכנסת צריכה לשקול אם היא יכולה לתת או לא יכולה לתת סמכות כזאת. אני רציתי להגיד מילה על ההתקהלות. להגיד ששני אנשים שנפגשים זו התקהלות, זה פשוט לא עברית.

ואי אפשר להסביר לציבור דברים עם מילים שהן לא מייצגות את מה שהמילה אומרת. כששני אנשים נפגשים, זו לא התקהלות לפי שום בוחן לשוני כלשהו. לכן אם אתם רוצים למנוע מפגש מאנשים, צריך להיות כתוב שם מפגש. (היו"ר יעקב אשר, 15:52) זו שאלה אם אכן רוצים, אבל אם אכן רוצים, אז אי אפשר להגיד את המילה התקהלות, כי להגיד שאוסרים על התקהלות, ובעצם מתכוונים לשני אנשים, זה פשוט סותר אחד את השני, ואי אפשר שלא לומר את האמת. אני גם מאוד מתחבר למה שאיל זנדברג ניסה לומר לכם, שזה לא משנה אם אנחנו נכתוב את זה ככה או נכתוב את זה ככה, מה שחשוב זו המהות, וצריך לדון במהות. אם התקהלות היא שני אנשים,

תודה. בהמשך לשאלה של עמיר פוקס, ההערה שהעלינו בהקשר הזה הייתה הערה מהותית, היא לא הייתה הערה של מה אתה כותב. השאלה אם שני אנשים אתה יכול למנוע כעניין עקרוני.

הוועדה צריכה לתת את דעתה אם זה ראוי למנוע משני אנשים להתכנס בבית מגורים,

אם אין פה חדירה מוגזמת. לכן כשדיברנו להוריד, ההנחה הייתה לצד זה שהתקהלות כמעל לשני אנשים. הדיון הוא ראוי וחשוב. תשאלו את עצמכם אם זה היה נכון בסדר של פסח למנוע ממשפחות לעשות את הסדר עם יתר המשפחה שלא מתגוררת אתם, לאור נתוני התחלואה והתקנות. זה לא נעשה מכוח - - - אבל זה היה בגדר המלצה, לא בגדר איסור. לא משנה מכוח מה, מבחינת המהות. משרד הבריאות יכול להסביר. יש פה צורך בריאותי אמיתי למנוע מאנשים להיכנס לבית של אדם זר.

אבל הצורך הוא אמיתי. אני לא מבין את הוויכוח, השאלה אם אחד לא ושניים כן? לא, השאלה היא איפה אתה שם את הגבול.

השאלה היא איפה אתה שם את הגבול. נאמר פה משהו על סדר פסח, וזו שאלה מצוינת. אני חושב שפסח, הלכו לדבר שהוא חשוב והלכו לסמכות תורנית. אם אנחנו מתייחסים לכל עם ישראל - - - איזה סמכות?

כל עם ישראל חשוב לו סדר פסח. מי הלך לסמכות תורנית? לא הבנתי, תסביר לי מה אתה אומר, אני רוצה להבין. עד שאני אסביר לך, תתחיל המליאה. תן לי לסיים משפט, אולי תבין בסוף, מה אכפת לך? אולי אני אבין ואולי לא. מה אכפת לך? לקחת את העניין הזה של סדר פסח, וזו דוגמה מצוינת. סדר פסח זו הייתה דוגמה מצוינת מאחר והקהילות הדתיות הלכו לסמכויות הרבניות שלהן, שזה היה דבר מאוד מאוד כואב שהן נאלצו לעשות את זה בנפרד - - - גם לקהילות הלא דתיות, ליל הסדר, המפגש המשפחתי

יושב-ראש הוועדה ישלים את המשפט שלי, הוא יודע יותר טוב. אני אשלים את המשפט. מה שהוא רצה להגיד זה - - - לא, אתה לא יודע מה הוא רצה להגיד. אני אקח את זה מהסמכות התורנית. בוא נעביר את זה לחברת הכנסת מיכל, בוא נדבר אתה על הנושא של קנדה. דבר מעניין. לא, אני מתקן אותך.

שהם באמת קשורים לסמכות התורנית, למשל תפילות במניין, הבעיה של בתי כנסת. ליל הסדר זה היה מאוד, ודאי שבציבור החרדי לולא הגיבוי של הסמכות התורנית להחלטות משרד הבריאות היה הרבה יותר קשה לבצע את זה, ואולי לא היה מתבצע בכלל, ולכן צדקת בכל מילה.

תן לי להשלים משפט. אני כן אגיד דבר אחד, זה היה נכון לפרק זמן ספציפי נקודתי שבו הממשלה אמרה אנחנו רוצים לעצור את המגפה בנקודת הזמן הזאת,

ואולי זה יגיע. אבל בו זמנית, כאשר זה חורג מתחום ההיגיון שאני קורא לו שבוע-עשרה ימים, זה חייב ללכת, לדוגמה, לגבי הסוגיה של סבא וסבתא. אין ברירה, הממשלה לא תוכל להחליט לאורך זמן להגיד לסבא ולסבתא אתם לא תראו את הנכדים. השאלה כרגע היא אם להקנות בכלל סמכות כזו.

כיוון שיש סבא וסבתא שאומרים אני מת בכל שבוע שאני לא רואה את הנכדים שלי. וזה קרה אצלי במשפחה. הנקודה היא איפה אתה שם את הגבול. כאשר זה נכון בנקודת זמן ספציפית, ממוקדת, לפרק זמן,

הממשלה מקבלת את החופש לשים את הקו הזה. כאשר זה חורג מתחום הזמן של הנקודה ואני יודע שזה דיון פילוסופי לחלוטין, אני יודע, ולכן כאשר זה מתרחב מנקודת הזמן המצומצמת, חייבים להשאיר את הגבול פתוח. כמובן שככל שההוראה הפוגענית נמשכת לאורך יותר זמן, הפגיעה מתעמקת, היא יותר קשה. אבל אם אנחנו קושרים בין סעיף 4, שדיברנו עליו מקודם, שהוא המעטפת של המידתיות, ושל הסמכות של התקנת כל התקנות, לבין אותו סעיף 6, הסמכות להתקין אותן תקנות שמגבילות מפגש כזה תצטרך להיות רק לזמן שחייבים, שנדרש ממש. יש את העניין של הזמן, יש את העניין של חומרת הבעיה. - - - אני רוצה לשאול, פעם קודמת זה היה בתקנות? פעם קודמת זה היה בתקש"ח?

רוצים להפעיל את סעיף 6? תגיעו לכנסת. זאת שאלה אחרת. חבר הכנסת אבידר אומר שלא צריך את הסמכות הזאת. אבל אם יש נקודת זמן שבה צריך את הסמכות, זה צריך להיות כתוב בחוק. השאלה איך מאשרים זו שאלה נפרדת שכל הזמן - - - אתם, כל הצוות הזה, בשלב מסוים אתם תכתבו דוקטורט על התקופה הזאת. יש לכם יופי של חומר. יופי של חומר יש לכם. אני חייב לומר משפט על קנדה,

הנושא של ערכים. לא, לא, לא עכשיו.

אז מיכל, אחריך, על הנושא של העבדות. בין קנדה לארצות הברית, איפה עובר הגבול. כדי להתקדם, צריך להבין, יש פה הערות שאומרות שזו סמכות מזעזעת,

בסופו של דבר אם מוסכם שתהיינה נקודות זמן שבהן הסמכות הזאת נדרשת, אז היא צריכה להיות כתובה וצריך אולי לגדר אותה, לתחום אותה. מישהו יכול לשכנע אותנו שיש נקודות זמן כאלה?

לא צריך לשכנע למה הצורך הוא - - - ולפי זה נתפור את הסמכות. אדוני, אתה רוצה לגדר את הסמכות הזאת בזמן, זה בסדר גמור. אתה צריך כממשלה לבוא להוכיח שבפרק הזמן הזה שאתה פגעת בי, אתה עושה משהו. אנחנו חושבים שזה מה שהצעת החוק עושה,

אז - - - לא,

אנחנו לא נחזור לחקירות האפידמיולוגיות עוד פעם. כאשר עשו סגר בכל העולם, ואני מכיר מספר מדינות שעשו את זה כי חקרנו מה קרה שם, הם עשו סגר, הם ביטלו את החירות לפרק זמן של שבעה, עשרה ימים אבל הם התנפלו על הציבור, הם בדקו ובודדו את אותם איים בעייתיים. אבל זה לא עניין של הסמכה, זה עניין של סבירות השימוש בסמכות. אם לא ייעשה שימוש ראוי בסמכות, הכנסת תבקר, בית המשפט יבקר,

אנחנו פה רוצים לשאול האם צריך להסמיך את הממשלה או לא. אני לא רואה סביב השולחן מי שאומר שלא צריך להסמיך את הממשלה, אם כך השאלה היא איך לעשות את זה. אני אומר.

אני אומרת שלא. אבל אנחנו חושבים שלא. לא יודע למה הבנת שכן. כי אמרתם שיש נקודת זמן שזה דרוש. רק משרד הבריאות יכול לשכנע אותנו שצריך. - - - חברים וחברות. אני רוצה להגיד כמה דברים, אני גם חוזר על עצמי וכולנו חוזרים. לא, אל תחזור על עצמך. יש פה דילמה אמיתית. אמרנו, אנחנו יודעים.

לא משוכנע בצורך,

ומי שצריך לשכנע בצורך זה משרד הבריאות. ולכן אני נותן כרגע את רשות הדיבור למשרד הבריאות. יש פה גם היסטוריה לתהליכים. אני אומר דבר נוסף שהוא במישור אחר שדיברנו עליו קודם - אמרת, יש ארבעה מישורים ואני מסכים - שסמכויות פוגעניות שאפשר להשתמש בהן גם אם יש צורך על ידי משרד הבריאות, וגם יש לו נתונים שמצדיקים את הצורך הזה, סמכויות מן הסוג הזה צריכות להיקבע אך ורק דרך הכנסת, דרך המסנן, דרך השאלות שנשאל, דרך השקיפות, דרך אמון הציבור ודרך מומחים, ואז נשאל את כל השאלות.

אז יחוקקו. אני אגיד לכם משהו אחד, ואני כן חוזר על זה מתחילת הדיונים. זה לא הפצצה מהאוויר, זה לא קרה כאן ועכשיו. זה תהליך, ואנחנו יודעים לעבוד מהר לא פחות טוב מהממשלה. תקראו לנו, אנחנו נגיע לעשות את הדיון הזה, אבל נעשה את הדיון הזה. לא ניתן לממשלה, באשר היא, לקחת את האנשים,

לקבל החלטות בלי שיש איזושהי שקיפות. לא מתוך זה שאני לא סומך על שיקול הדעת העקרוני שלה, לא עושים את זה מרוע אלא האוריינטציה היא אחרת לגמרי והאיזונים הם פה אחרים לגמרי.

אנחנו גם לא מביעים חוסר אמון במומחים שלכם. ולכן צריך לראות התוכן של החוק שיתאים למה שאנחנו אומרים. אנחנו לא מביעים חוסר אמון במומחים שלכם אבל אנחנו כן אומרים, המומחים שלכם נמצאים בתוך פוזיציה מסוימת, בתוך הממשלה, יש להם משימה, יש להם אחריות, אנחנו מבינים אותה. הם רוצים להגיע אליה. אנחנו נמצאים בפוזיציה שיש לנו את האפשרות להביא מומחים גם מחוץ למערכת, למרות שגם לממשלה יש, אבל לנו יש את האפשרות, את החופש הזה להביא עוד מומחים ולשמוע אותם, ולכן זה צריך להיות כאן. קארין, בבקשה. אני רוצה שמשרד הבריאות יענה. בסדר, אבל תן לי לשאול. המטרה היא באמת

בין אם במרחב הציבורי, ואני מבינה במרחב הפרטי. אני אומרת לכם, בעיניי זה מופרך שבמדינה דמוקרטית ניכנס כל כך למרחב הפרטי. אם המטרה היא למנוע התקהלויות, למה לא מספיק שניתן לממשלה את האפשרות להגביל את המרחב הציבורי? אם הם לא יצאו החוצה הם גם לא ייכנסו לבתים. מה הנהירה לדבר הזה? משרד הבריאות, בבקשה. אין פה שאלה אמיתית האם יכול להיות מצב, גם חברי הכנסת אומרים את זה וגם כולם חושבים, שיכול להיות מצב שבו אפילו שני אנשים שבאים ביחד לביקור של שעה, יכול להיות. אבל כשאנחנו מדברים על משהו מאוד רחב וגם על חוק, צריך הגדרות טיפה יותר מונעות ופחות נקודתיות עד הקצה של האפס, בטח אם זה בא ללא שזיפת עין ציבורית. בבקשה. אולי אני אתחיל במה היה עד עכשיו מבחינת איסור התקהלות. איסור התקהלות זה באמת מנעד מאוד רחב. התחלנו עם איסור התקהלות של 2,000 אנשים,

5,000 אנשים. אבל לא זו הבעיה כרגע. זו כן הבעיה כי כשאנחנו מאפשרים פה לממשלה להתקין תקנות של איסור התקהלות, המנעד פה הוא מאוד רחב, זה יכול להיות ברמה אפילו של שני אנשים שאינם גרים יחד, שלא יתקהלו יחד במבנה, שזה באמת מאוד פוגע. וזה הוחל בתקופת - - - וזה הוחל בתקופות מסוימות. אגב, מעלית בבניין דירות לפי זה זו התקהלות.

היו תקופות שהיה אסור באמת להתקהל ברמה של שני אנשים, תמיד היה חריג לאנשים שגרים יחד באותו מקום, זה תמיד החרגנו, אנשים שגרים יחד באותו מקום. אותו מקום זה לא אותה דירה.

כן אותה דירה. אותה דירה?

זאת אומרת, שניים שנכנסו במקרה

גם אם יש חבורה של חמישה סטודנטים שגרים יחד, מבחינתנו אנחנו רואים כיחידה אחת, מבחינתנו הם מוחרגים, הם יכולים לנסוע יחד ברכב, הם יכולים לעלות במעלית, הם יכולים לגור יחד.

איסור ההתקהלות היה מנעד מאוד מאוד רחב, התחלנו עם 5,000 אנשים, שזו באמת כמות מאוד מאוד גדולה של אנשים, זה היה בדיוק לפני פורים. לפני פורים ממש ירדנו ל-2,500 ואז הנגיף התקדם מאוד מהר ומהר מאוד ירדנו, 100, 50 ואחרי כן בתקופה ההדוקה, נקרא לזה ככה, הגענו גם לרמה של שני אנשים שאינם גרים באותו מקום לא יכולים להתקהל יחד במבנה, וגם שחררנו את זה יחסית מהר. היינו כבר ב-50 ואתמול נחתם צו המנכ"ל שהחזיר את זה חזרה ל-20 אנשים, יחד עם ההגבלות האחרות שנכנסו על אולמות אירועים וכו'. כשאנחנו מדברים על הסעיף הזה, הוא מאפשר

הוא מאפשר גם באמת את הרמה המאוד מאוד גבוהה של התקהלות שני אנשים אבל הוא גם מאפשר 500 אנשים ו-100 אנשים ו-50 אנשים, שאנחנו לא רוצים שיתקהלו יחד במבנה. איסור התקהלות - אם ד"ר קלינר יוכל להסביר מה המשמעות האפידמיולוגית, אני לא יודעת אפילו אם צריך כבר בשלב הזה, נראה לי שכולם מבינים את המשמעות. אבל את לא עונה לי על הסיפור של הדירה הפרטית, שבא לשם בן אדם אחד או בן אדם וחצי, איך אתם יורדים לרזולוציה כזאת ואם אתם חושבים שאפשר לרדת לרזולוציה כזאת. אמרת עכשיו משפט, זה סעיף שמאפשר הרבה מאוד. אנחנו שואלים האם לא יותר מדי, במובן מה שנקרא שאין יותר מזה, כלומר זה המקסימום שאפשר לדרוש. כן, אבל צריך גם לזכור את הצד השני. אני צריכה את הסעיף הזה גם בשביל לאסור התקהלות של 1,000 אנשים או 50 אנשים.

אנחנו מבחינים בין הבית הפרטי לבין התקהלות המונית.

אל תשכחו שיש גם בתים פרטיים שאפשר לקיים שם מסיבות ל-500 אנשים. בסדר, אז אפשר לקבוע, מעבר למי שגר באותו בית. מבחינתי, לא מעניין אותי אם האירוע מתקיים באולם אירועים עם 500 או בבית פרטי - - - אני אגיד לך איפה הטעות שלך,

את מדברת על אירוע. באירוע כולנו מסכימים שלא צריך להיות - - - לא, היא מדברת גם על אירוח, לא רק על אירוע. לכן, כשאתם יורדים לרזולוציה של בית פרטי, אם הייתם מציעים לפחות, היינו מתווכחים על זה, אבל אם הייתם מציעים שמעבר למשפחה הגרעינית, יותר משלושה, ארבעה אנשים, זה כבר התקהלות, גם זה לא פשוט, גם זה לא קל, אבל זה סביר. כשאתם יורדים לדקות הזאת של הטוב ביותר ביותר ביותר, כי אם ההמלצות יהיו כל כך חדות, רוב הציבור יעשה את זה גם ככה. אם אסור להתקהל, אסור. מה שאת צריכה למנוע זה באמת שלא יהיו ארוחות משפחתיות גדולות מדי שהן לא משפחה, שלא יהיו מסיבות בבתים,

תתמקדו בזה. אתם נוגעים בצ'ופצ'יק הקטן, מפספסים את הכול. מה שאני אומר, יש כאן משוואה. יש את הצד של הנגיף, יש את הצד של הפעולות שלנו. אני יכול לתאר לעצמי מצב שיהיה מאוד קיצוני, אני מקווה ומאמין שלא נגיע אליו,

שהמדינה תגיד שכן, אני ארצה גם להגביל התקהלות מעבר לשניים. לצורך העניין, נדמיין סצנריו של צפון איטליה בשיא ההתפרצות, מי שזוכר במרס שכל בתי החולים שם קרסו. כשאתם תגיעו לדבר כזה, תבואו לכנסת.

אני מגיע לכנסת איך שלא יהיה, זה כבר עניין משפטי. אחרי שקבעת. אני אומר עוד פעם, אתם ירדתם לסף - - - הסכמנו על העיקרון שזה יכול להיות, עכשיו בואו נדבר על המנגנון, אבל הטענה שלי שזה יכול לקרות. זה בסדר, אודי.

אז אם הסכמנו על זה עכשיו אפשר לדבר על - - - אין בעיה, תבואו לכנסת לפני. אודי, אתה מסכים איתי שזה יהיה כבר הצד הקיצון.

ויהיה לכם זמן לבוא אלינו לשעה לביקור בכנסת. אבל זה תיקון חקיקה. לא, לא תיקון חקיקה. תקנות. צריך להבין במה מדובר. זו בעצם הכרעה של הוועדה. הוועדה יכולה לקבל הכרעה ערכית בהקשר הזה.

בשורה התחתונה, זאת לא הכרעה של משרד הבריאות, זאת הכרעה של הכנסת. אומר משרד הבריאות, אנחנו מעלים בדעתנו מצבים שבהם אנחנו נצטרך להגביל שניים. היו מצבים שהגבלנו שניים.

הכנסת, יכולה להגיד בחקיקה הזאת, לא מקובל עלינו, אנחנו קובעים סעיף הסמכה שמתחת לחמישה לא ראוי להתערב במרחב הפרטי של אדם.

אנחנו אבל לוקחים בחשבון את המשמעויות הבריאותיות של הדבר הזה, שבמצבים מסוימים הם ירצו להביא שניים או שלושה, וסעיף ההסמכה בחוק לא ייתן להם. או שניתן לומר גם שאם מדובר מבחינתכם בסמכות שהיא כל כך פוגענית,

זאת כמובן לא עמדת הממשלה. שבמקרה כזה יבואו לשינוי התקנות קודם לכנסת, כן. אבל תקנות, לא שנצטרך לעשות תיקון חקיקה. תקנות, ודאי. אז אופציית הביניים היא באמת לא להגיד יש מינימום בחוק של חמש, no matter what, גם במצב קיצון כפי שהוא מדבר, צפון איטליה, אלא במצב שאתה יורד מתחת לרף מסוים שבו זה באמת חדירה דרמטית למרחב הפרטי של אדם, לפחות בזה יהיה אישור מראש. משרד הבריאות, אני מציע, אל תענו תשובה עכשיו. אל תתנו את התשובה כרגע אבל תכניסו את זה, זאת עמדת הוועדה. זו עמדה של אדם גם שהוא לא בוועדה, גם צופה מהבית וגם אדם שאין לו הכשרה להיות חבר כנסת, שלא צריך הכשרה אגב. מקרי קיצון כאלה שבהם מדלת לדלת של שכן עלול להיות עבירה פלילית, זה דבר שיהיה לכם זמן לבוא לכנסת ולהוכיח לנו באותות ובמופתים ובגרפים ענקיים שזה כורח המציאות. זאת לא תהיה החלטה שממשלה תקבל בשלוף, יהיו לכם הרבה איתותים הרבה קודם לפני החלטה כזאת. אני רוצה בכל זאת להגיד שבסופו של דבר ההכרעה בכיוון הזה שהיושב-ראש מדבר עליו, היא יותר לפתחה של הוועדה ולא לפתחו של משרד הבריאות מבחינה פרקטית כי הוועדה צריכה לקבוע מבחינתה מה הרף שמעבר אליו צריך להיות מנגנון אישור אחר. הוא אומר לך בכנות,

אני יכול להעלות על דעתי מצבים של שניים, אתה יכול להגיד מתחת לחמש אתה צריך אישור. בסוף זה הכרעה של הוועדה. ובכל זאת, הממשלה יכולה לשקול את הדברים ולחזור עם עמדה. מנגנון הכניסה למרחב הפרטי - יש הבדל בין המרחב הפרטי למרחב הציבורי. כל מה שקשור למרחב הפרטי יגיע לכאן.

בציבורי אתה יכול להגיד, אני לא רוצה אפילו שניים שיעמדו במרחק של פחות מ-4 מטרים. וזה יפגע קשות בזכות להפגין, אז גם את זה לא נרצה - - - אפשר להגיד שיש פה גם זילות של החוק כיוון שאנחנו הרי לא נצליח לאכוף את הדבר הזה. הרי כל הציבור בסוף יפר. שלושה אנשים ייכנסו להם הביתה והם יפרו את החוק ונהפוך את כולם למפרי חוק. המילה "אמון הציבור" כבר נשחקה גם פה, לצערי הרב, אבל בואו ניכנס רגע לפסיכולוגיה, אני עכשיו הקמפיינר שלכם. כשאתה הולך על קמפיין ומסביר לאנשים, במשפחה הגרעינית תשתדלו לא להיפגש עם אף אחד עד כמה שאפשר, אבל אם תהיה התכנסות של למעלה משלושה,

חמישה אנשים זה כבר נקרא התקהלות,

עברת 95% מהאוכלוסייה. לא את כולם, והם יודעים, המפקד העליון אמר, המנדט הבריטי של פקודות העם עדיין עובד עלינו, אבל דברים כאלה לא נורמליים, אתם תאבדו את הכוח שלכם כשומר הסף שלנו. יושב-ראש הוועדה ביטא את זה בצורה הטובה ביותר בכל הדיון הזה.

הצעה לסדר לפעם הבאה, לא יודע מתי היא תהיה. אני חוזר אחורה לסעיף 4, לאותו סעיף איפה נעשה המנגנון. אנחנו נחזור לשם. אבל כל פעם חוזרים לשם. אבל זה בדיוק מה שטוב כי כשנגיע לשם בסוף, זה אחרי שכבר עברנו את כל השיופים האלה.

צריכים לקבוע פה כללי אצבע, שנמשיך להתקדם. זו דעתי,

- כל מה שקשור למרחב פרטי, מנגנון אישור מלכתחילה, לא משנה הניסוח שלו כרגע, ייעשה כאן בכנסת בוועדה. מראש. מראש. הם באים לפה לפני.

סליחה. מסיבה גדולה בבריכה בקיסריה,

בהרצליה.

קיסריה זה טוב, ובבריכה זה גם טוב, אצל השכן. אמרתי הרצליה. אצל השכן. יש מעבר בין השטחים. יש הבדל משמעותי בין המרחב הציבורי

כל מה שבמרחב הציבורי לא יבוא לפה, יבוא אחר כך, כל מה שקשור למרחב הפרטי, חובה לבוא לפה, סעיף סעיף. הצעה מעולה. נראה אם צריך איזונים. האמת, קארין, זאת הצעה מעולה מאוד, לא רק מעולה, אבל מה שאתם עושים עכשיו, מבחינתי - - - יקל על כולנו. בסוף אנחנו צריכים להעביר את הדברים האלה. אם אנחנו נקצין את זה למקומות כאלה - - - קראתי את החוק,

זה עושה סדר. מה קיצוני בזה? אם תקשיבי אז גם תביני. כי יש אנשים שיש להם וילות להשכרה לאירועים, זה עדיין נקרא מרחב פרטי. אנחנו לא מדברים על אלה. לא, זה לא משמש למגורים. זה משמש ועוד איך למגורים.

אם זה להשכרה, זה לא למגורים. קארין, אני לא יכול להוציא אותך מהדיון, אז תני לי לפחות לדבר.

שאני בא ואומר, אני אוהב את הקו ששמת, אני אוהב אותו, אבל מה שקורה, אתה בדיוק עושה עכשיו את הפעולה ההפוכה, שאם כבר אנחנו מגיעים להבנות, אתה מרחיק אותנו. למה מרחיק? כי כשאתה קובע מרחב פרטי זה נכון, אבל אם יש דברים המוניים במרחב פרטי זה כבר לא נכון כי זה דבר שחייבים למנוע אותו מהר.

למצוא עכשיו את האיזון בין שלושת אלה, עוד יותר קשה. אבל למה לא ללכת על מה שאני אמרתי? כי בסוף אנחנו צריכים גם שנציגי הממשלה יעשו חשיבה עם הדבר, זה משנה קונספט של החוק. הם לא יוכלו לעשות את זה לבד, הם צריכים לקבל את המנדט. איך אומרים, יואב נתן לכם חומר למחשבה. אני תומך בעיקרון, אני רק לא רוצה שזה ינוצל אחר כך לדבר שאנחנו לא רוצים להגיע אליו. אבל אני אומר, ודאי וודאי שעל זה יש הסכמה של כולם, מה שקשור להגדרות שניסיתם להגיד שבן אדם נכנס לבית של השני זה לא יכול לקרות ולא יכול להיות. אנא בטובכם, תמצאו, זאת העמדה שלנו והיא גם תהיה כזאת אבל אני נותן לכם את הזמן למצוא את הפתרונות לעניין הזה. רציתי לחדד כי דובר על עבירה פלילית, מי שייכנס או יפר את ההוראה הזאת, יעבור עבירה פלילית. זה לא בהכרח, יש הבחנה בין ההוראות הנורמטיביות לבין איזה הוראות נורמטיביות יעברו עבירה פלילית. רק לחדד לפרוטוקול שזאת ההצעה. הפרוטוקול שמע, אבל אני אחדד עוד דבר, שבסוף יביאו לנו גם משהו שיגיד שהשוטר יכול להיכנס הביתה לעשות חיפוש

נכון, ואתם יודעים שזה יצא. לא, זה השלב הבא אם אתם לא יודעים. זה השלב הבא. זה יצא אבל זה היה. יצא. אבל זה יצא כי זה היה. ואני לא שם.

הכי מנומס שבעולם, חוץ מהשנייה הזאת האחרונה, הכי מנומס בעולם, חבר'ה, תרדו עם זה. אם יהיו דברים שהם באמת, אודי, חמורים בכזאת צורה, עדיין יהיה את הזמן של כמה שעות לרוץ לכנסת, לנסות לשכנע את חברי הוועדה, להפעיל את הכלים הקואליציוניים שיודעת הממשלה גם לעשות כשהיא מרגישה שהיא צודקת ולעשות את זה, אבל חבר'ה,

אדוני היושב-ראש, אני מבקש לומר שני דברים. דבר ראשון, בהמשך לדברים של גאל, התקהלות זאת לא עבירה פלילית. מה שעבירה פלילית זה רק סירוב להוראה של שוטר להתפזר, רק שנשים את זה על השולחן. ואם אני מסרבת להוציא בן אדם מהבית שלי,

לא, גם ביציאה מאזור מוגבל זה עבירה פלילית. כן, אבל אני מדבר על התקהלות. בסדר, אבל גם יציאה מאזור מוגבל זה עבירה פלילית. נו, אז זה עבירה פלילית. התקהלות כשלעצמה היא לא עבירה פלילית. סירוב הוראה של שוטר להתפזר זו עבירה פלילית. הדבר השני שרציתי לציין, שההגבלה של הביקורים עד היום לא הייתה באמצעות הגבלת כניסה של אדם למקום מגורים אחר אלא דרך ההגבלות על יציאה ממקום המגורים, ובהגבלה על יציאה ממקום המגורים הייתה הוראה שאומרת שניתן לבקר אדם אחר לצורך סיוע לאדם שנמצא במצוקה. זאת הגדרה שהיא מאוד רחבה, ובסוף המבחן הוא סובייקטיבי מה אדם מרגיש שהוא סיוע, האם לסייע לאדם במצוקה שהוא בודד זה סיוע או לא סיוע זה סובייקטיבי.

למעט סיוע. זה בסעיף 7. כן, ההגבלות היו בעקיפין דרך סעיף 7, ולכן אנחנו נשקול את ההצעה של הלשכה המשפטית למחוק את המילים כניסה של אדם למקום מגורים אחר, כי בעצם ההגבלות עד היום לא היו בדרך הזאת. אני לא מדבר על ההתקהלות כרגע. אבל אני מחדד לאור ההערה קודם של אייל בהקשר הזה. הסיפור המהותי. הדיבור הוא על המהותי, זה לא על המילים. זה בהנחה שהתקהלות זה מעל X אנשים. זו שאלה מהותית. אני חושב שיושב-ראש הוועדה תיאר את זה בצורה הטובה ביותר, אין מה להוסיף בהקשר הזה. זה נתן תשובה גם לדברים שאייל אמר, ונראה לי שכל המוסיף גורע בהקשר הזה. הוא התווה דרך מאוד מאוד ברורה. הבהרנו את דעתנו, בואו נמשיך הלאה. מה נותר לנו להיום? נותרו בהקשר הזה שני דברים. דבר אחד זה לגבי החריגים. איזה סעיף? אנחנו עדיין באותו סעיף, ב-6. יש שתי שאלות, תכף אני אדבר גם על ההגדרה של "מרחב פרטי". מה עם הטיפול הסוציאלי? אנחנו לקחנו את טיפול סוציאלי חיוני מ-7. זה מקובל עליכם? חשבנו בהקשר הזה, ועד כמה שהבנתי מנציגי הממשלה הם הסכימו, כי יכולה להיות סיטואציה שנותנים טיפול סוציאלי לאדם בביתו. אבל זה מקובל עליכם? לאחר שגור שכנע. הבנו.

ולא בלי התלבטות. תסבירו לי את ההבדל, מה זה רכב שאינו תחבורה יבשתית? כל רכב הוא תחבורה יבשתית. זה משפטנות - - - שאלה, לפני הרכב. אדם מבוגר, אדם ערירי, שלא צריך סיוע רפואי אבל הוא צריך סיוע, מה שנקרא נפשי - - זה גם סוציאלי,

- - ולאו דווקא סוציאלי על ידי עובד סוציאלי, או אדם מבוגר שאין לו משפחה או גם אדם מבוגר שיש לו משפחה ובדיוק נקלעו לסגר, ואגב אלה דברים שקרו לנו הרבה מאוד. אגב, גרונטולוגים אומרים שהבדידות אצל זקנים היא יותר גרועה מהקורונה. לא מדובר רק על רפואי. אני לא יודע אם יותר גרועה או לא יותר גרועה,

את זה אישית, ממש הכי אישית בעולם כמה קשה להורים שלי הקטע הזה, לאבא שלי במיוחד. יש מקרים של אדם שהיה לו מטפל והמטפל ברח כי נהיה אזור אדום והוא בורח מהמקום, ואז חייב הבן לבוא להביא אוכל. זה לא רק סיוע רפואי. לא רפואי, אבל הנוסח במכוון כבר מתחילת הדרך וגם בהצעת החוק - - - אבל סוציאלי זה לא רק עובד סוציאלי. מתן סיוע חיוני. חיוני זה כל דבר. חיוני, ואולי נפשי. או טיפול רפואי חיוני.

סיוע חיוני זה רחב דווקא. אוקיי.

אבל מבחינת סוג הסיוע, כל דבר שהוא חיוני בנסיבות העניין. נפשי זה גם חיוני.

לגבי נושא של רכב שלא תחבורה יבשתית, השאלה של חבר הכנסת גינזבורג. כן, קראתי את ההגדרה. אולי זו הזדמנות להקריא את ההגדרות שהתייחסו אליהן. ההגדרה של "תחבורה יבשתית" תחבורה ציבורית והסעה מיוחדת כהגדרתה בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים,

הסעה מיוחדת והשכרת רכב, תחבורה ציבורית זה כל אלה: אוטובוס ציבורי הפועל בקו שירות כהגדרתו - - - מזל שיש את סעיף 5 בחוק. מונית, רכבת ארצית ורכבל. שנייה, תעצרו את הרכבת. אני חוזר עוד פעם לסיוע. אני מבקש אם אפשר להוסיף, כדי שזה לא יישמע רק על ידי גורמי הסיוע, אלא לרבות בן משפחה, לגבי הקשישים או הבודדים. ועל ידי כל אדם. אין שום הגבלה מבחינת האדם שייתן את הסיוע. אדוני היושב-ראש, אתה מגביל בזה שאתה אומר לרבות.

לרבות זה לא מגביל אף פעם. זה לא רק איש מקצוע. אנחנו מבהירים - זה כל אדם. חבר'ה, אני לומד. אני לומד משפטים. אני מספר לכולם שאני לומד משפטים בוועדה. תחבורה יבשתית ותחבורה ציבורית, בעצם זה רכב פרטי, זו המשמעות. נכון, זאת המשמעות. זה עניין של ההגדרות. ככה זה מוגדר בחוקים אחרים?

את תופתעי עוד איך מוגדרים פה דברים. ההגדרה נובעת מהצורך, בסעיף 12, אם אני לא טועה, להגדיר מהי תחבורה ציבורית ומה סוגי הרכבים או שירותי הרכב שמוסדרים בסעיף של התחבורה הציבורית, ואכן בדרך עקיפין פה יוצא כאילו באופן שלילי שזה לא מה שמוסדר כאן. רכב שאינו תחבורה ציבורית. אני רק שואל אם יש הסכמה של שרת התחבורה. זו הצעת חוק ממשלתית.

רציתי רק לדעת. אז אנחנו נגדיר רכב פרטי בנפרד, איתן. לא, רכב פרטי זה מסוג אחר. - - - רכב פרטי לעומת

בואו נתקדם. תודה לאל שיש את סעיף 5, זה מה שאני יכול להגיד. אנחנו נראה לגבי עניין ההגדרה, זה עניין נוסחי. הסיפה פה ב-(2) מקובל עליכם, נכון? זה בהמשך לדיון הפנימי שלנו אתמול הכל בהתחשב בחיוניות הנסיעה ומטרתה. מה שנותר זה נקודה של כל תחולת הסעיף, וזו שאלה עקרונית דווקא, לא נוסחית. ההגדרה של "מרחב פרטי" זה מקום מגורים או רכב שאינו תחבורה יבשתית. המשמעות של ההגדרה שזה בעצם מרחב פרטי לא כולל שטחים שאנחנו מתייחסים אליהם הרבה פעמים כקניינו הפרטי של אדם, כמו מחסן, חניה, גג משותף, גינה משותפת או שטח אחר בבניין משותף שהוא קניינו הפרטי של אדם, ואז המשמעות היא בעצם, כשיש תקופות שמטילים הגבלה על יציאה למרחב הציבורי, המשמעות שאתה לא יכול לצאת לגינה של הבניין שלך. חדר המדרגות, נכון. לא יכול לצאת לחדר המדרגות. אפשר ברמת התקנות כמובן. אפשר בתקנות לעשות חריג לזה ולהגיד שכן מותר לצאת לחדר המדרגות. אבל השאלה אם לא צריך כבר בחקיקה להתייחס לדבר הזה. אני אתייחס. קודם כול, אלה סעיפי הסמכה. כלומר, לקחת את מה שבמקרקעין ולדחוף את זה פנימה? זה נוסח בכוונה אחרת.

צריך לבקש ממשרד הבריאות להתייחס. אתה יכול להתקהל בגינה של הבניין, לכאורה, זו הטענה אני חושב. בסדר, אבל יש פה איזה סבירות. בסוף יש פה מתחם סבירות וצריך להשאיר פה ספייס, אי אפשר כל דבר לכתוב. אני אומר לכם באמת. אני מבין את הרצון להיות נורא מדויקים אבל החיים לא מדויקים,

אני חושב שנכון להשתמש, כמו שקודם אמר ד"ר פוקס לגבי התקהלות, שלא הכוונה לשניים,

אני חושב שצריך מושגי יסוד, זה יקל על כולם. אדוני, אני אסביר את הרקע להגדרות האלה. כשאנחנו מדברים על סעיפי הסמכה אנחנו לא מדברים על התוכן של ההסדרים, וכשמדובר בסעיפי הסמכה, א', הם צריכים להיות בהירים וצריך להיות ברור מה זה מרחב פרטי ומה זה מרחב ציבורי,

חשוב שלא יהיו מקומות שייפלו בין הכיסאות, שזה יסדיר את כל המרחב הקיים.

אם יש איסור התקהלות, הוא חייב להיות בכל שטחי המדינה ושלא ייפלו מקומות בין הכיסאות. אם אני יוצא לגינה פרטית שלי בבית, זה נחשב מרחב פרטי?

בית מגורים כולל גם את הגינה. לא, זה בדיוק העניין. אני חושב שצריכים להיות צמודים להגדרות הרגילות שבן אדם יודע מהו הצמוד לו, ואז תהיה גם החניה שצמודה לו בבית משותף. אנחנו לא יכולים, הרי בסוף אנשים צריכים להבין מה אנחנו מדברים, והם חיים בלשון בני אדם שמקיפה את חיי היומיום שלהם. אני ממליץ, מציע, מבקש שזה יהיה צמוד לזה. יקל על כולנו. אני אגיד משהו אני מקווה שאף אחד מהמשפטנים לא ייעלב, גם אני משפטן אז מותר לי להגיד את זה, תראו, יש משפט ויש משפטפטת. בואו נעזוב את המשפטפטת באירועים האלה. זה כרגע לא ההסדר המהותי. אני חושב שההבחנה בין בית מגורים לבין מה שהוא לא בית מגורים היא מאוד בהירה, גם הכללים שנקבעו.

עטיית מסכות מחוץ לבית המגורים זה מאוד ברור. אתה יוצא מבית המגורים, גם אם אתה במעלית של הבניין זה מאוד חשוב, אני עושה את זה וכל השכנים שלי, שמים מסכה. אם זה ברור במסכה למה זה לא ברור פה? זהו, אז אני חושב שזה צריך להיות ברור. יש את בית המגורים ויש מחוץ לבית המגורים בסעיפי ההסמכה, ואלה הגדרות מאוד מאוד ברורות שתמיד השתמשנו בהן לאורך כל הזמן, וצריכות להישאר. התשובה צריכה להיות תשובה פשוטה, ככל שניתן, ואני חושב שכרגע התשובות הן יותר מסובכות על שאלות שלא נשאלו בכלל. הרי גור שאל על החריגים, נכון? אני מדבר על דברים שאנחנו מתייחסים אליהם באופן שוטף כן כמקום שאתה יכול - דה פקטו אתה יוצא אליו באופן שוטף, גם בתקופה שהייתה הגבלה של 100 מטר מחוץ למרחב הפרטי שלך ויכולת לצאת רק לזמן קצר - - - זה לא ההסדר המהותי. מה יקרה עם התקהלות בחדר הזבל? התקהלות תמיד הייתה בכל המקומות והאיסור היה בכל המקומות, זה לא משנה אם זה המקלט או השטח המשותף. זו דווקא דוגמה שמראה שאין כאן הבחנה בין שטח כזה או אחר. זו הגדרה בהירה ואנחנו מציעים לשמור עליה, הגדרה שתמיד עשינו בה שימוש בין בית מגורים לבין מה שמחוץ לבית המגורים. היא בהירה,

אבל השאלה אם התוצאות שנובעות מההגדרה הבהירה הזאת הן לא תוצאות שהן מוקשות במצבים מסוימים.

קודם כול, זה לא ההסדר המהותי. יש את השאלה של המחסן. מחסן, בדרך כלל הוא נמצא בבית המגורים, אז אין כאן שאלה של 100 מטר, ברור שאפשר לצאת למחסן. ואם יש מחסן שהוא יותר מ-100 מטר, זה רב ירמיה, זה נכנס לדקויות. גם היציאה ל-100 מטר הייתה לזמן קצר. שי, בתקופה של המגבלות המחמירות ביותר, גם ל-100 מטר היה מותר לך לצאת לזמן קצר בלבד. בסדר, זה ההסדר המהותי אבל בסופו של דבר ההבחנה בסעיף ההסמכה. זה סעיף ההסמכה. סעיף ההסמכה צריך להיות ברור מבחינת המקום שהוא חל עליו. אם תהיה הוראה שאסור לצאת מבית המגורים, אפשר להתייחס לשאלה האם אפשר לצאת למחסן,

בסעיף ההסמכה זה צריך להיות מאוד מאוד ברור, בלי מקומות שייפלו בין הכיסאות. זאת הכוונה. ואז השאלה אם הסמכויות שנותנים לממשלה הן אותו דבר בתוך דירת המגורים, בשטח שאנחנו בדרך כלל קוראים לו שטח הבניין או המגורים, בלשון בני אדם, או במרחב הציבורי. ואתם כאן מכניסים את השטח של הבניין, אתם מתייחסים אליו כמו אל מרחב ציבורי. לפעמים יש שטחים כאלה משותפים מאוד מאוד גדולים. אני גר במקום שהשטח המשותף הוא גדול יחסית,

אנשים הולכים שם באופן חופשי כמו ברחוב, אין שום גדרות ויש שטחים משותפים הרבה יותר גדולים. אם אסור להתקהל ברחוב, גם אסור להתקהל ברכוש משותף. אבל אנחנו לא מדברים על התקהלות. התקהלות היא אסורה כמו שאמרת בכל מקום, כאשר אדם רוצה לשבת חצי יום בגינה שלו, בגינה של הבניין שלו.

יכול להיות שצריך לעשות איזשהו חריג מסוים בתוך ה-100 מטר, זה לא זמן קצר, זה זמן קצת יותר ארוך, אם הוא עם מסכה ושומר על שני מטרים,

אבל זה ההסדר המהותי. מה אתה רוצה למנוע? אני לא רוצה. אני רוצה שההגדרות יהיו בהירות. אבל הן לא בהירות. הן לובשות שחור כהה.

מקום מגורים הוא מאוד ברור. זה שאומרים שמרחב פרטי הוא מקום מגורים וכל מה שהוא לא מקום מגורים הוא מרחב ציבורי, זה מאוד מאוד ברור. כל דבר אחר בסעיפי ההסמכה הוא מסבך. אם בהסדר המהותי תרצו שזה לא יהיה לזמן קצר, ואפשר יהיה זמן קצת יותר ארוך, אתם יכולים להיתלות בזה ולהגיד שאפשר ב-100 מטר או ב-200 מטר יותר זמן. זה ההסדר המהותי. אין לנו מחלוקת על התוצאה, על מה שרוצים שיהיה. יש לנו מחלוקת בהגדרות. גברתי. אני חושבת שבאמת צריך להשאיר את הדברים פשוטים, לא לסבך יותר מדי. ההגבלות שהיו, היו הגבלות על יציאה ממקום

זה המבחן פה. נתקלנו באמת בלא מעט שאלות, לא נתקלנו אף פעם בשאלה מהסוג הזה, אם זה כולל את המחסן, אם זה כולל החצר של הבית המשותף. יש פה גם עניין של סבירות.

גם לא היו עבירות פליליות על המגבלות האלה. אנשים באמת נענו להן ושאלו אותנו שאלות. אולי אפשר לקרוא לזה במקום מקום המגורים, מתחם המגורים?

אני חושבת שמקום המגורים זה המבחן. לא, מתחם זה יותר, זה כולל האינטרקום וכו'. זה לא ברור. - - - בטח, זה כולל. אם אני גר בבניין דירות אני יכול לרדת למטה לדשא.

בהסדרים הקודמים, בסגר הייתה אמירה אם אני גר בבניין בן חמש קומות ויש מתחת לבניין דשא של הבניין, האם זה מקום המגורים שלי, הדשא שמתחת לבניין שלי?

הרכוש המשותף הוא לא מקום המגורים, אבל אם זה בתוך 100 מטר, זה בסדר. אם ה-100 מטר פותר לי את כל הבעיות האלה, אז גמרנו, בואו נסגור את האירוע כבר.

אפשר היה למשל באופן פרקטי, שאלה אם זה מקובל אפשר היה לכתוב שההגבלות האלה ייקבעו בשים לב או בהתחשב ב-, באזורים שהם קניינו של אדם או משהו כזה, או בשטחים משותפים. לא קניינו.

בגלל הקניין אתם מסתבכים פה. אפשר לשאול הרי את השאלה, זו שאלת הבסיס פה, איפה עובר החיץ בין השלטון לבין הפרט. כאשר קובעים גזרות על הרחוב, אז יש התערבות בחיי הפרט אבל הרחוב הוא עדיין מקום ציבורי. כאשר נכנסים למרחב הפרטי,

בגוש חלקה שלך. בחלקה שאתה גר בה. הדיון כרגע איפה עובר קו הגבול הזה, האם הוא עובר רק בתוך בית המגורים, או עובר גם בבניין הפרטי, הציבור לא יכול להיכנס אליו. הוא עובר בשער הכניסה. או שער הכניסה לבית הפרטי או שער הכניסה לבניין.

כי יש גם מגדלים של הרבה מאוד קומות, עם מתחמים משותפים, כולל חדר כושר, כולל בריכה, אז ברור שמקום מגורים לא כולל את כל המתחם.

אז לא מוצע להגיד פה מה ההסדר הפוזיטיבי. אנחנו לא אומרים להגיד X או להגיד Y. אני מתחבר דווקא למה ששי אמר. שי אמר, אנחנו מן הסתם ניתן את דעתנו לזה בתקנות. אז השאלה אם לא ראוי לכתוב משהו שאומר, עליכם לתת את הדעת לזה בתקנות. אנחנו ניתן תשובה בנושא הזה.

חבר'ה, אתם מתחילים ליהנות. משפטנים, מה יש לנו בחיים. משפטנים, זה הכיף שלכם, זה ההומור שלכם. נעבור ל-7. סעיף 7 זה המרחב הציבורי, הגבלת פעילות במרחב הציבורי. יעקב, אם היית נשאר אתמול בלילה, כשעבר החוק של אתמול,

דווקא היה חוק אתמול שמשפטנים לא מי יודע התלהבו ממנו. חבל שלא נשארת אתמול בלילה. לכן הלכתי הביתה לישון. קריאה ראשונה, שנייה, שלישית. היה ממש טוב. היה אקשן?

נהניתי מכל רגע.

אני אומר לכם מה שאמרתי, אני יכול להגיד את זה. בזמנו לא הגיעו אלינו התקנות הללו. אני נאבקתי על הזכות. אתה נאבקת,

אני לא נאבקתי,

אני רואה את זה כנס, השגחה פרטית קוראים לזה, אבל אני רוצה לומר שאני חושב, בהכירי גם את חברי הוועדה ואת היושב-ראש שלה וגם את הצוות שנמצא פה, כשהיינו מגיעים לתקנות ההן שהן התקנות באמת עם הפרטים הכי קטנים וחשובים, אז לדעתי היינו יוצרים גמישות אחרת שלא הייתה צריכה להביא את כל הכביש העוקף של אתמול, ויכול להיות שזה היה נגמר בצורה אחרת, מראש, ואתם כמובן הייתם מתנגדים לזה בעניין הזה כי הייתם חושבים לתת לממשלה את העניין. יכול להיות שאפילו הייתי עולה למליאה ואומר שזה בכלל חוק של האופוזיציה - - - ובסוף אבל היינו מגיעים למשהו מלוטש, שאולי היה חוסך את הסאגה של אתמול. אל תשלו את עצמכם, חברים. הי קארין, מה שלומך? מיואשת. מיואשת. שעת פוליטיקה זה עוד, אני אגיד לך מתי זה יתחיל. 7. הגבלת פעילות במרחב הציבורי, הממשלה רשאית מכוח סמכותה לפי סעיף 4 להתקין תקנות להגבלת הפעילות במרחב הציבורי בעניינים כמפורט בפסקאות שלהלן ובתנאים המפורטים בהם: 1. הגבלה על יציאה ממקום המגורים או על שהייה במרחב הציבורי, לרבות הגבלה לעניין המרחק ממקום המגורים של אדם, להגבלה כאמור ייקבעו חריגים שיבטיחו הצטיידות במוצרים חיוניים, קבלת שירותים חיוניים, סיוע לאדם שיש לו קושי או מצוקה הדורשים סיוע, קבלת טיפול רפואי חיוני או טיפול סוציאלי חיוני, טיפול חיוני בבעל חיים, יציאה למקום עבודה חיוני, לרבות של עיתונאי או עובד מקצועות התקשורת, הגעה למשכן הכנסת, השתתפות בהפגנה או הגעה להליך משפטי שהיוצא למרחב הציבורי הוא צד לו או שנדרש להשתתף בו. פה אנחנו הצענו להוסיף: וכן חריג שיאפשר יציאה או שהייה כאמור בשל צורך חיוני אחר, ואנחנו מעלים פה כל מיני חריגים אפשריים. אני אמשיך לקרוא בעמוד הבא. 2. שמירת מרחק. אנחנו הצענו להוסיף: ככל האפשר בין בני אדם, כמו שהיה כתוב בתקנות הגבלת הפעילות. שמירת מרחק זה משהו אחר. בוא נדבר על (1). זה נושא, ואחר כך זה עוד נושא. אני יכול להציג לפחות את הרעיון שלו?

תציג את הרחב ותציג כבר את הפתרונות, ותפסיקו ליהנות מהפינג פונג הזה כל הזמן. הפתרונות כתובים על גבי הנייר הכחול שהממשלה הציעה, אבל אני חושב שכן נכון לצורך הדיון להציג את המסגרת של סעיף 7. סעיף 7, עברנו מהמרחב הפרטי למרחב הציבורי. מרחב הסבירות, כנראה חנינו בו בדרך ואולי לא. המרחב הציבורי הוא פחות קשה מהמרחב הפרטי, ועדיין זה המקום שבו אנשים מתהלכים ומסתובבים בצורה הכי פשוטה. כיכר השוק, קורים שם הרבה מאוד דברים חשובים, כולל מפגשים בין אנשים, החלפת דעות ואולי גם מחאות. הסעיף בנוי משלושה סעיפים קטנים, (1) עד (3), שהם ההגבלות, וסעיפים (4), (5), (6), שהם מין חובות מסוג אחר, שהם לאו דווקא הגבלות.

(3) זה העיקר לדון בו, אני מבין שהיושב-ראש מכוון כרגע לדבר רק על (1). נכון. נגמור (1), נגיע ל-(2). אם נדבר על כולם לא נגיע לאף אחד מהם. אם כך, אני לא אתייחס לאחרים. אני כן אגיד ברמה הראשונית שהיכולת לתאר את סוג ההגבלה פה היא מאוד מצומצמת,

למדנו מהניסיון, הצורך שקיים, ההסמכה היא באמת הסמכה כללית, היא להגביל יציאה ממקום מגורים או שהייה במרחב הציבורי, אלה מילים מאוד כלליות שבעצם אומרות את הדבר הכי פשוט, אסור לכם לצאת מהבית, אתם לא יכולים להיות ברחוב. אני מבין שההסמכה היא מאוד רחבה אבל זה פשוט נובע מהצורך שבאמת זה מה שרוצים להגיד לציבור. ולכן, החריגים כאן הם החשובים. שוב, זה האמירה מה בכל זאת הממשלה לא תוכל למנוע, ולכן נדמה לי ששם יהיה עיקר הדיון ואני אוכל להתייחס אולי לרכיבים מסוימים שם שהם קצת יותר רגישים ובעייתיים. גם סעיף (2) בנוי בצורה דומה, שההסמכה היא מאוד רחבה כי זו הכוונה,

מניעת התקהלות, והשאלה היא איך מצמצמים את הסמכות הזאת, איך בדיוק תופרים את זה, זאת שאלה שהיא לא פשוטה. שני רכיבים בסעיפים האלה שחוזרים ונשנים בדיונים ציבוריים, בביקורת, בהערות הציבור שקיבלנו, אני קורא עליהם בתקשורת, כל פעם מזכירים את זה,

מה עשיתם להפגנות, ותפילות שתי נקודות מאוד משמעותיות.

שתי חירויות מאוד משמעותיות שאנחנו באמת מתחילת הדרך, גם בלילות החשוכים שבהם היינו צריכים לכתוב סעיפים בן-רגע - - - בסעיף (2). אני יודע אבל אני מזכיר כי יש פה רעיון מסדר שמחובר לשניהם. הצלחנו אני חושב ועמדנו, והממשלה היא זו שקיבלה את ההחלטה, שיש מגבלות מסוימות על כוחה ולא מנעו את ההפגנה,

בין היתר בהקשר הזה, או מנעו את התפילות אבל מתוך רגישות ועם הגבלות מאוד מאוד מסוימות. וכאן גם כלולה למשל היציאה למשכן הכנסת או הגעה להליך משפטי,

רכיבי יסוד מאוד משמעותיים שקשורים לזכויות אדם והיחס בין הרשויות, הקפדנו שיהיה מחוץ לכוחה של הממשלה כשהיה מדובר בתקנות שעת חירום שהממשלה התקינה לבד, הכנסת הייתה אז במצב שהיא לא פיקחה באופן אפקטיבי. תרגמנו את אותן מגבלות ואני מניח שעל כל רכיב ורכיב כזה מייד יהיה דיון, אני מראה את החיבור ביניהם. תרגמנו את המגבלות האלה גם כשאנחנו כאן בתקנות שכן יגיעו לכנסת ושזה מכוח חוק ספציפי של הכנסת כי חשבנו שיש בהן רגישות ואני שם את זה על השולחן, יש מורכבות איך לנסח את אותן מגבלות. שימו לב שהדיבור על הפגנות או הדיבור על טקס דתי הוא בצורה שלפעמים לא קל להבין אותה. אם לא היינו כותבים אותה אנחנו חושבים משפטית שהייתה יכולה לעלות טענה שאין כאן הסמכה מפורשת לפגוע בה כי הסמכה להגביל את היציאה לרחוב, היא פוגעת כמובן בחופש התנועה אבל היא לא בהכרח פוגעת בחופש הדת.

האזכור המפורש שההסמכה גם למנוע תפילה או טקס דתי או גם לקבוע איזשהן הגבלות על הפגנה, מבלי למנוע את ההפגנה, בא להסדיר את ההסמכה מצד אחד אבל גם את ההגנה על אותה פעילות,

נגיע לדבר על ההפגנות, אני חושב שנייחד לזה כפי שהיושב-ראש רוצה מבחינת הסדר אבל היה לי חשוב להראות שיש פה את הנושא של הפגנה - - - שיש לוגיקה אחת לשני הדברים.

הפגנה, יציאה למשכן הכנסת, יציאה לדיון משפטי, והטקס הדתי מכיוון אחר, יש בהם רעיון מסדר. איך ננסח את זה, זה בהמשך. בואו נתרכז

מאחר שהלכתם לשיטה הזאת

אבל איך אומרים,

הוועדה וכן חריג שיאפשר יציאה או שהייה כאמור בשל צורך חיוני אחר, יוחלט עליו בסופו של דבר. הצעת הממשלה היא הצעת ממשלה.

- - - הבנתי. רצית משהו להגיד. לכן עצרתי. אני ארצה להשלים ולהסביר. החריגים שמופיעים כאן הם הקו האדום, שלא תהיה לממשלה סמכות למנוע את הדברים האלה, אבל זה לא הקו הסופי. בכל מקרה לממשלה לא תהיה סמכות למנוע יציאה מהבית לצורך אותן מטרות, אבל כמובן שהממשלה תהיה מוגבלת, מכוח אותו סעיף 4 שדיברנו עליו קודם,

ולכן השאלה שלי איזה עוד דברים נכללים בתוך הקו האדום הזה בלבד. נכון. זה דבר ראשון. מבחינת הצורך החיוני שהצעתם כרגע, אנחנו רואים את זה עכשיו, לא נראה לי שדיברנו על זה בדיונים הפנימיים עם הייעוץ המשפטי של הוועדה, זה נושא שעלה שוב ושוב בדיונים בתוך הממשלה כשעשינו תקנות שעת חירום, התלבטנו בשאלה הזאת והגענו למסקנה שזה יהיה לא פשוט בכלל לכתוב צורך חיוני אחר כי בעצם זה מונח סל שלא ברור מה נכלל בו. סובייקטיבי גם. אני רוצה להגיד משהו מתוך הפרקטיקה. בסוף יש מקרים שאי אפשר לצפות אותם, בסוף לאכוף את ההגבלות האלה, כן יהיה פה שיטור או לא משנה,

והם צריכים בסוף שיעמוד מולם מישהו בצד השני ולשאול אותו שאלה על מקרה שלא כתוב פה. הרי במקרה כזה האזרח לא יגיד, יש לי צורך חיוני אחר. הוא פתאום יגיד משהו שאולי אנחנו לא חשבנו עליו ואז הוא יפנה למפקדים שלו, למנהלים שלו וישאל האם אפשר. חייבים להשאיר את השפיל הזה למקום שהוא נושם. זה הדבר הראשון. אני אתן דוגמה, שאולי לא כתובה פה או לא הבנתי נכון את הניסוח. פה לא כתוב הגעה להפגנה. עכשיו אני רוצה להגיע להפגנה. אני עכשיו פה בכנסת והיא נמצאת במקום בירושלים. והיא בתל אביב. זה נובע מזה. כתוב, הגבלה על יציאה ממקום מגורים. מטרת היציאה הלגיטימית היא הגעה להפגנה והשהייה בזמן ההפגנה. מדוע אני אומר? זה מסוג המקרים שאני לא יודע, אני קורא את זה כך ואני מבין את זה אחרת. או שהטקסט לא מספיק ברור. זו בוודאי הכוונה. אתה לא מופיע פתאום בהפגנה, אתה יוצא אליה וחוזר. אני נותן את זה כדוגמה לאירוע שעומד מישהו בר סמכות ואומר, פה מהשכונה הזאת לא יוצאים,

להפגנה.

זה כתוב בסעיף, ואז השוטר שואל מה שאני שאלתי.

יציאה משכונה כזו או אחרת זה לא מוסדר כאן, זה מוסדר בסעיפים של האזור המוגבל. אני רק אומר שהתשובה - להחריג שיאפשר. הכוונה שהנוסח לא ברור? ההערה היא לא מהותית. אנחנו מדברים על הגבלה על יציאה מהבית תוך כדי שייקבעו חריגים שיבטיחו, בין היתר, השתתפות בהפגנה. כתוב שיבטיחו השתתפות, זה כולל גם את ההגעה למקום ההפגנה.

יואב, באדום זה

אני יודע, אני רוצה להצדיק את התוספת. הוא רוצה את התוספת הזאת. כן, אבל קודם היה לך נימוק שהיה אולי יותר משכנע, שיש אולי דברים שלא חשבנו עליהם כי בנושא של הפגנה לי זה טבעי - - - לא הייתי אומר שכל הנימוקים שלי משכנעים. אבל השתכנעתם? אם השתכנעתם, בואו נתקדם. לגבי הפגנה חשבתם על הכול, על דברים אחרים עוד לא. לא, יש דברים שלא חשבנו. אבל השתכנעתם מהתוספת?

לפני התוספת אם אפשר להעלות שאלה, לפני ההיגיון המסדר. אני רוצה רק להבין, אנחנו מתעדפים מבחינת האיזון בין הזכויות את הזכות להפגנה, את הזכות לדת, לתפילה, מעל כל הזכויות האחרות, למשל אירוע תרבות. אני שואלת. בהקשר המסוים הזה, במקום שבו צריך להגביל אנשים לצאת מהבית, הרעיון של הפגנה שהוא גם כלי למחות בין היתר נגד המצב שבו הממשלה מונעת את הסמכות - - - אוקיי,

תפילה, אז יגידו לך: בסדר, זאת התפילה שלי, אני כך מתפלל, אני הולך - - - אז יגידו לך מחר, זה ההפגנה שלי שאני הולך - - - יש סמכות למנוע גם את התפילה. אפשר לקבוע תנאים לאופן הקיום שלה. כי ברגע שהוצאנו את שני הדברים אז אנחנו מתעדפים את שתי הזכויות האלה מעל כל שאר הזכויות.

הדבר היחיד שאי אפשר למנוע לגמרי זאת הפגנה. אפשר רק לקבוע תנאים לאופן קיומה אבל לא למנוע אותה. אז תפילה אפשר. אפשר למנוע יציאה מהבית לצורך תפילה בחוץ אבל רק אם זה חיוני כי זאת זכות-יסוד מאוד מאוד בסיסית. ואת התפילה עצמה לא מונעים, התפילה כמובן בקבוצה. התפילה כמעשה של יחיד לא מונעים בשום שלב. סתם כך, אם כבר העליתי להנחתה. למה שזה לא יהיה כמו זכות בסיסית של הפגנה?

תפילה בחוץ בתנאים, באותם תנאים שייקבעו. מופיע בסעיף (2). לא בסעיף (1) בקו האדום. העלית לי להנחתה. אני יכול לתת לזה הסבר, זה תהליך מורכב שעברנו אותו בשלבים,

אני לא מתיימר כמובן, אני פה כנציג ממשלה, לדרג את זכויות האדם השונות,

כשמדובר על הגבלה שהיא הגבלה על התנועה, הגבלה על היכולת של אנשים לצאת מהבית ולהתקהל, אנחנו מנסים לחשוב, והכוח שניתן בידי הממשלה עם פיקוח פרלמנטרי, כרגע לפחות בדיעבד, זו הצעת הממשלה - - - שלא יהיה מצב שהממשלה עשתה את זה כדי לגרום שלא יהיו הפגנות. הרגישות היא רגישות שונה לגבי זכויות שונות.

אז הזכות לצרוך תרבות, שגם אפשר לחבר אותה בסוף לחופש הביטוי וכדומה, כבודה במקומה מונח אבל היא לא כמו חופש ההפגנה. גם הנושא של תפילה, חופש הדת, שהוא מאוד מאוד משמעותי והוא דומה או מקביל, כל אחד יגיד, חופש מצפון שיכול להיות קשור לאו דווקא להפגנה ולאו דווקא לפולחן שהוא דתי לפי המושג המקובל, היכולת להגביל אותו זה עניין של חלופות. אם אדם לא יצא ולא יפגין לא תהיה הפגנה והמסר לא יגיע. אדם יכול להתפלל, אני מדבר כרגע על הדת היהודית, יש כמובן עוד דתות, גם על זה ניסינו לחשוב - - - יש עוד דתות אחרות. אנחנו לא אוסרים פה על מעשה התפילה שבין אדם לבין בורא עולם או מי שהוא מאמין לו - - - לא. אבל התכנסות לתפילה. ההתכנסות. ולכן ההתכנסות היא מגבילה את חופש הדת אבל היא לא שוללת אותו לגמרי. יש שיגידו שזאת פגיעה מאוד משמעותית בחופש הדת,

אבל כיוון שהמעשה של ההתקהלות הוא לב העניין בהתגוננות מפני המגפה, אז אנחנו נאלצים לצמצם, לאפשר את הייצור הזה.

גם בהפגנה אתה מצמצם את היכולת שלא יידבקו ואתה בעצם על ידי כך גורם שאם יכולים להיכנס לכיכר רק 500 איש ולא 2,000 איש,

ולכן אני לא מונע את ההפגנה. אני כן קובע לה תנאים, שזה דבר שקיבלנו הרבה מאוד ביקורת אבל אנחנו קובעים תנאים להפגנה, תנאים שישרתו במינימום הנדרש, במזער הדרוש לתת מענה לצרכים הבריאותיים. זה יפגע באפקטיביות של ההפגנה, כן. קהל שהוא מפוזר הוא פחות אפקטיבי, ועדיין זו הפגנה. עדיין אנשים יצאו מהבית וכמובן אנחנו צריכים להקפיד כממשלה שהמשטרה תקפיד בנהלים וביישום להבטיח את חופש ההפגנה. אגב, הפגנה בתוך אולם מותר? זה לא עניין של מותר או אסור. זה עניין עד כמה רחוק מותר. אפשר לקבוע תנאים לקיומה של הפגנה, בין אם זה במבנה ובין אם זה לא במבנה. זה עניין של הבריאות, אבל אפשר לקבוע תנאים. אי אפשר למנוע את מעשה ההפגנה. אז האם זה יוצר בסוף מדרג בין חופש הדת לחופש הביטוי - - - אבל גם לגבי תפילה אתה יכול להגדיר. אתה אומר הגדרות של תנאים לתפילה בציבור כי יש ערך לתפילה בציבור גם כן.

אבל יהיו מצבים שיגיעו בקצה לכך שתפילה של יותר משני אנשים יחד היא בעצם תהיה אסורה בגלל החששות הבריאותיים. אפשר להתווכח אם זה סביר או לא סביר אבל הצורך בהסמכה, הממשלה סבורה שהוא קיים.

אם היינו מגיעים למצב של מפגינים, לא יכול להיות מפגין בודד,

אתם מתעדפים את חופש ההפגנה מעל החופש לדת. אם זה באותם תנאים כמו של הפגנה, שזה בחוץ ואתה מגביל את זה לכמות מסוימת שיכולה, אפילו תהיה יותר מחמיר ותגביל עד 50 אנשים בפיזור ושני מטרים, למה לא?

אני חושב שההבדל הוא בראייה הדמוקרטית הכללית. אני מנסה להסביר מבלי שאני מוצא את עצמי פה מדרג בין זכויות, אבל הרעיון הוא שאנחנו מנסים להגביל את כוחה של הממשלה, שהיא מתקינה תקנות שמונעות מהציבור לצאת לרחוב, ההגנה על ההפגנה היא כן נמצאת במקום שהוא אחר מאשר הפעילויות של הפרט, שככלל לא מתנגשות או לא מתעמתות ולא משקפות ביקורת על הממשלה.

אתה רוצה לנסות לענות? איך אתה רוצה לעשות את זה עכשיו? נתתי דוגמה מדוע חובה שזה יישאר, ועכשיו אני מבין שמשרד הבריאות יש לו גישה אחרת.

לגבי הסיפה. נגד התוספת. אני ראיתי את זה כבר בהתחלה. אולי צריך לנסח את זה אחרת. אולי היא תתייחס לשתי שאלות. שאלה אחת לגבי הסיפה, זה מין חריג סל כזה, והשאלה השנייה זה החריגים השונים שבעצם היו בתקש"חים השונים. והשאלה האם אנחנו רוצים או הוועדה רוצה להכניס חלק מהם או את כולם, אני לא יודע מה עמדת משרד הבריאות - לסעיף עצמו, זאת אומרת גם הם, לקבוע אותם כאיזה רף מינימום. כמו שאמרה קודם גאל,

הממשלה תמיד יכולה להוסיף עוד חריגים בתקנות הספציפיות. השאלה אם משהו מרשימת החריגים פה צריך להכניס כבר לחוק, זאת אומרת שזה קו אדום שחייבים לשים אותו כחריג, והשאלה השנייה היא באמת לגבי החריג סל שמופיע בנוסח. אלה שתי שאלות נפרדות. השאלה איך אנחנו מנסחים את הסעיף. אפשר לנסח את

להגבלה יכול שייקבעו חריגים כלהלן, ואז זה מקובל,

לכתוב כל חריג שעולה על דעת הוועדה, אבל אם זה מנוסח כרשימת חובה, וכך אני מבינה שזה מנוסח כרגע,

בכל מקרה שמחליטים להגביל יציאה של אדם ממקום מגורים, שבאמת אין מחלוקת שזו הגבלה שכולנו מקווים שלא נגיע אליה - - - הלאה. ואחרי שאמרנו את זה. אז מה הרשימה, ברגע שמנסחים את זה ככה אלה החריגים שהממשלה חייבת לקבוע, ולהגיד כבר עכשיו שהממשלה חייבת לקבוע חריג סל שיאפשר יציאה בשל צורך חיוני אחר, זה מאוד בעייתי. זה חריג שהיה לנו בתקופה מסוימת לתקופה של יומיים-שלושה והבנו שהוא לא אפשרי כי ברגע שיש כזה חריג סל זה בעצם מאיין את כל התקנה, את כל התוקף שלה. ברגע שאנחנו מאפשרים סעיף סל כזה זה לא באמת - - - אבל כל אחד מבין שכנראה יכולים לפספס משהו, אז מה עושים עם הפספוס הזה? מה ההצעה שלך? זה עבר איזושהי, לצערנו,

יש לנו כבר ניסיון עם הסעיף הזה. הסעיף הזה היה בתוקף במשך חודש אני חושבת, אולי אפילו יותר, חודש וחצי, בכל מיני וריאציות והוא עבר הרבה שינויים. אם אתם זוכרים, הייתה תקופה שהייתה הגבלה על מרחק של 100 מטרים ואז הוספנו את הפעילות. הייתה תקופה שאפילו היה אסור לצאת לפעילות ספורטיבית ואז באיזשהו שלב הוספנו פעילות ספורטיבית עם 500 מטרים, בלי 500 מטרים.

זה עבר הרבה מאוד אבולוציות כי באמת

ולכן אנחנו מנסים לצמצם אותה ככל הניתן, אבל ברגע שבסעיף ההסמכה בחוק כותבים סעיף שהמשמעות שלו שבכל מקרה, לא משנה מה תהיה הסיטואציה, חייבים לקבוע את רשימת החריגים האלה,

כחריג סל זה לא אפשרי. אז מה עושים? למה העברה של קטין שהוריו חיים בנפרד, אחד לביתו של ההורה השני, שהיה אצלכם פעם, לא מופיע גם בתוך החריג הזה? או טיפול במסגרת רווחה.

השאלה אם עכשיו אנחנו צריכים לשבת ולהוסיף את כל הרשימה הזאת. עוד פעם,

אנחנו תמיד נוכל להוסיף עוד חריגים כשנתקין את התקנות, וצריך לדבר איך נתקין את התקנות.

תמיד אפשר יהיה להוסיף עוד חריגים. אבל אנחנו כבר דנים בזה, אז למה?

כל הרעיון הוא, נגמר האירוע הקודם, אנחנו באירוע אחר. אנחנו באים לכנסת עכשיו, אחת משתיים, או שמשאירים מנעד של מרווח, או שקובעים את החריגים, שאנחנו יודעים שהם היו והיו מלא בעיות איתם: טיפולי רווחה ובתי עלמין, כל הרשימה הזאת. זה כתוב. בתי עלמין לא. בתי עלמין לא כתוב. - - - אני חושבת שכתבנו פה את החריגים שהופיעו. כתבנו פה את כל החריגים שהופיעו בתקופה. אתם רוצים להכניס אותם לחוק? כתבנו אותם, הם כתובים כאן. זה רף המינימום, להבנתי. אז אני לא הבנתי, סליחה. גור, כל מה שרשום פה עכשיו אתם רוצים שיהיה בפנים דבר החקיקה? לא על מה שאתה מסתכל עכשיו. מה שרשום פה, למעט התוספת של הוועדה, כן. את לא רואה את הקובץ שאנחנו רואים, לצערי. היא רואה את זה.

צודקת כי זה תוספת של הוועדה לדיון, אבל אנחנו אומרים דבר אחד. או שלא כותבים כלום וזה גם דבר שהוא בלתי אפשרי, או שכותבים הכול ככל שידנו משגת. הרשימה פה זה רשימה של חריגים שלפעמים היו כחלק - - - לא, אתם טועים בזה כי רשימת החריגים נוצרה כל פעם כשהיה קול צעקה.

אלה החיים. היו בתי עלמין, כל פעם היה משהו. אלה החיים, מה הבעיה. קחו את כל זה, גזור-הדבק, תוסיפו שם ואם ניזכר בעוד משהו, נוסיף.

היה איזה סיפור עם יום הזיכרון. הרי הכול מתחיל בסוף מסיפור של בן אדם שמגיע למקום ואומרים לו - - - - - - אני מכיר לפחות משפחה אחת, ידידה טובה של אשתי, שלא עלינו איבדה את בנה, היא עולה כל לילה לקבר שלו, מאוחר, לבד. מה הבעיה? בסעיף 16 להצעת החוק לגבי אזור מוגבל יש רשימה של מטרות ופעולות באזור מוגבל, שלא מטילים עליהן מגבלות. למה בעצם הרשימה הזאת לא מצאה ביטוי גם פה? זה הרי אותו סוג רציונל כמו הרציונל הזה של החריגים.

הרשימה של 16(א) להצעת החוק היא די חופפת גם למה שכתבנו פה: תרומת דם, טיפול במסגרת - - - אפשר לבחון עוד פעם את הרשימה. אפשר לעשות את זה, אבל להכניס סעיף סל בקונספט הזה זה לא - - - בסדר, אז לא סעיף סל.

אפשר לבחון את הרשימה. ספציפית הרשימה של 16(א), זו השאלה.

אבל אני מסביר לך משהו, יעקב. אתה דוחף אותה לצד השני. אני לא דוחף אף אחד, אני לא מנהל פה משא ומתן,

בואו נעשה סדר בדברים. יש לי דעה, יש לי עמדה. זה בסדר, אבל הדעה שלך הולכת ומתגשמת ואתה הולך איתה אחורה. לא, אני רוצה שתקשיבו לעמדה שלי. העמדה שלי אומרת שאנחנו נמצאים בדבר חקיקה ראשית שמסמיך הגבלות מאוד מאוד גדולות.

תבחנו עוד פעם את החריגים,

תכניסו גם סעיף סל כי אם לא תעשו את סעיף הסל הזה הוא צריך להיות במידה, סעיף הסל הזה היה תמיד קיים. איך הרי התקבלו כל הדברים האלה? היו מתקשרים בטלפון והיו משנים תקנה.

אל תגידו לי לא, אני יודע מה היה. הממשלה תוכל לשנות תקנה. אתה טועה, יואב. אני כרגיל טועה. בחייך. אני טועה. תקשיב רגע.

הממשלה בתקנות יכולה להוסיף. אנחנו עומדים על כך שמה שאנחנו רואים עכשיו, הם פוחדים מהנושא של סעיף סל. ולמה הם פוחדים? כי מחר מתחילות פרשנויות ומגיעים עורכי דין ומסבירים למה זה חיוני ולמה זה לא חיוני. כי אין לך מנגנון איך אתה מוציא את זה לפועל. יש מנגנון אחד שהוא התקנות, אבל אנחנו כחברי הכנסת רוצים שדברים שאנחנו יודעים ברור היום, יכול להיות שנעלמו לנו כמה דברים, יהיו כבר היום בהחרגות.

תמיד אבל יישאר שיקול דעת של הממשלה. לכן, ברגע שהם אמרו שהם מוכנים לבחון לעשות גזור-הדבק פחות או יותר ברוב הרשימה הזאת, בואו נאמר גמרנו כרגע 90% מהדברים. יהיו חריגים, תאמין לי שכמו שלחצו עליך גם יודעים ללחוץ על הממשלה, הממשלה תשנה את זה בתקנות או הוועדה, כשתדון בהן תוך כדי שינוי התקנות.

זה לא מאה אחוז, אנחנו לא בבית מרקחת. אנחנו בכנסת, לא בבית מרקחת, וגם הממשלה לא בית מרקחת. אנחנו מסכמים כרגע, כדי שלא נצטרך להגיע לסעיף סל, לנסות כרגע קודם כול להרחיב את הסעיף הזה, לפחות בדברים שאנחנו יודעים ושהיו גם בתקש"חים שלכם. ושנכללים כבר בהצעת חוק המסגרת ב-16(א) לעניין האזור המוגבל, שזה בעצם אותו רציונל. זה יכול להיות קו מנחה.

אם יהיה משהו אחד או שניים שאתם חושבים שלא,

אבל אין סיבה, זה גם קוהרנטי, זה חלק מאותו חוק. והשאלה האם אפשר אולי כן, בשביל לרצות את האמירה הזאת של יואב, לא את יואב אלא את האמירה שהוא אמר, אולי אפשר להוסיף שהממשלה תוכל. לא צריך להוסיף את זה כי זאת הסמכות שלה בתקנות. ב-16(א) כתוב: כל פעילות אחרת שקבעה הממשלה. שזה לא ייחשב, זאת אומרת למעט דברים שהממשלה תוסיף. לא, אבל הממשלה לא קובעת לעצמה את הקו האדום. צריך להבחין למה מתכוונים. כשאומרים סעיף סל, יכול להיות שמדברים גם על שני דברים שונים. יש דבר אחד שגם מופיע בסעיף של אזור מוגבל, שזה רשימה של דברים שחייבים לאפשר ואז כתוב: פעילות או מטרה אחרת שקבעה הממשלה בתקנות, שממשלה תסכים לזה מן הסתם כי זה אומר, כמו שאמרה קודם גאל, זה קו אדום ואתם יכולים בתקנות להוסיף עוד דברים. שאלה אחרת, אני חושב שזה מה שמטריד יותר את מיכל, זה לא שיהיה כתוב, אתה חייב לתת את זה,

את זה ודבר נוסף שתקבע בתקנות, שזה מה שיקבעו בתקנות, אלא לקבוע איזשהו שיקול דעת בתקנות עצמן, סעיף סל בתקנות עצמן, לצורך אם יהיה איזשהו גורם שיאשר.

זה הדבר שמטריד אתכם. ההשוואה ל-16(א), אולי היא נכונה מבחינת הפירוט ואנחנו נעשה את הבדיקה, אבל שם מדובר בוועדת שרים שמכניסה לתוקף בעצם מגבלות, ולכן התקנות מראש יכולות להקביל לוועדת שרים. פה מדובר על קו אדום שהחוק קובע לסמכותה של הממשלה, ולכן אין שום היגיון שהממשלה תקבע בתקנות את הקו האדום לעצמה. הממשלה לא חייבת להחמיר ולאסור הרבה דברים. כאן מדובר על קו אדום של דברים שהיא לא תוכל לאסור.

אבל אני כן רוצה שהממשלה, אם גילתה שהמחוקק לא מצא עוד משהו שהוא תואם לכל הדברים האלה, תוכל להחמיר על עצמה בעניין הזה. היא לא תחמיר על עצמה. היא פשוט מאוד לא תגביל את זה. זה לא שיש קו אדום לסמכות שלה, היא תפעיל את סמכותה ותגיד: אני לא רוצה למנוע מאנשים ללכת ללוויות. זה בסדר, מותר לה בוודאי. אבל אז איפה יהיה הכוח שלנו בעניין הזה, אם נרצה להוסיף את זה? אתה רוצה לתרום דם - זה חלק מ-16(א). תרומת דם, על זה כן תאפשר?

אני רוצה לשאול אותך. ואם יצטרכו תרומות דם, אז מה? אם יצטרכו אז יפתחו את זה לכולם, אבל אם אדם רוצה ללכת לתרום דם. אני רוצה לתרום דם. אדם פרטי, לבד.

לכן אני אומר, יש טעם בהבחנה הזאת. כן, אבל מבחינתי, אני מסתכל על העברה של קטין שהוריו חיים בנפרד, זה ברור שחייב להיות, יציאה לטקס דתי,

תפילה בסמוך למקום מגורים, יציאת אישה לטבילה במקווה זה must שחייב להיות. אבל גם בלוויה, חתונה, ברית - - עם הגבלות. - - כשהיה הסגר אז לא היו חתונות. לא, יש לך טעות. אתה טועה כי אצלכם לא עשו חתונות, זה נכון. בציבור הכללי לא היו חתונות. בציבור החרדי היו חתונות של עשרה ו-15 איש והלכו הביתה והתפזרו כי לא דוחים חתונהובלוויות היו תקנות של עד 18 ושלא יגיעו בהסעה, ודאי שהיה, אל תגיד שלא היה. אני כל היום מול רח"ל להוציא את האישורים האלה, בכפוף להחלטות שהיו. יש פה שתי דרגות. דרגה אחת, מה שיהיה כתוב בחוק שאסור לממשלה. אוקיי. תעברו על הרשימה. מבחינת פיקוח פרלמנטרי, הממשלה לא יכולה.

החיסרון הוא שהממשלה אכן לא יכולה להגביל,

אין סמכות לממשלה. הקו הנוסף של פיקוח פרלמנטרי זה שאנחנו לא מגבילים מראש בחוק, ולכן הממשלה יש לה את הסמכות. כשהיא תתקין את התקנות וזה יבוא לדיון בכנסת, הכנסת תגיד לה: את זה,

כן, אבל אם אתה מסביר לי שטיפול חיוני בבעל חיים זה דבר שאתה כן מחריג אותו, אתם הבאתם את זה,

אז יש עוד כמה בעלי חיים באזור פה. אני מבין, האמת שההבחנה פה היא בין רמת הפיקוח. אני מציע, כדי שלא נעשה את זה, שני דברים לשיעורי בית שלכם: לעבור על הרשימה ותשימו את הדברים שנראה לכם שזה יכול להיות ואחר כך תסבירו לנו על האחרים לא. דבר שני, אם יש איזשהו קונץ, פטנט לשיקול דעת נוסף שלא פותח ולא בעצם גורם, אני מבין, והסביר היטב גור את החשש שהביעה נציגת משרד הבריאות בעניין הזה, שהוא חשש שפותח דברים להתדיינויות מחוץ לממשלה בכלל. זה משהו שיתחילו להיות התדיינויות ברחוב על מה נקרא חיוני או לא חיוני, מול השוטר או מול הפקח או לא יודע מי. תמצאו את האיזון הזה, הבנתם מה אנחנו רוצים. תודה רבה לכם.

אבל כן צריך לעשות את ההבחנה בין מה שהממשלה לא יכולה בכלל להגביל,

הגעה למשכן הכנסת, כמו הגעה לבית משפט, כמו הזכות להפגנה, שזה ממש must, שזה הבסיס של דמוקרטיה, בסיס של זכויות אדם, לבין הדברים שהם באמת מה שנקרא החיים עצמם. מה זה החיים עצמם? יש must-ים שהם גם לוויה וגם עיתונאי וגם טיפול סוציאלי וטיפול חיוני בבעלי חיים.

גם לוויה זה must.

אי אפשר לעשות ברית בלי עשרה אנשים, אין ברית בלי עשרה אנשים,

סיפור של ילד עם ההורה שלו, שלא ראה אותו במשך תקופה, אני לא יודע אם זה must. זה לא must?

תקשיב, אל תקפוץ על כל מילה שאני אומר. יש רעיון שאני מנסה להגיד. נתנו להם שיעורי בית. אתה עוזר להם עכשיו בשיעורי בית, תן להם לעשות את שיעורי הבית,

סעיף 16, מה ההבדל קונספטואלית בין אזור מוגבל או לא גם איתן אמר את זה,

אם כתוב בסעיף 16 את הדברים האלה, בואו נראה בהתאמות המתבקשות. ירוק מופיע שם. אנחנו נבדוק, נעשה השוואה בין הסעיפים. נראה לי שאם כבר ישבתם, חשבתם על 16 אז אין סיבה שזה גם לא יהיה פה. קצת שונה אבל זה ברור. 16 משקף מצב עובדתי משפטי מסוים.

בואו נתקדם בשני סעיפים הקטנים האחרונים, לאחר מכן אם למישהו יש הערות וגם לאלה בזום שמחכים כבר בלחץ, אני אשתדל לתת דקה או שתיים לכל אחד. בבקשה, גור. אנחנו עוברים לסעיף קטן (2) שמירת מרחק, פה אנחנו מציעים להוסיף: ככל האפשר - כמו שהיה כתוב בתקש"ח הגבלת פעילות בין בני אדם שאינם מתגוררים באותו מקום מגורים, במרחב הציבורי, והגבלה על התקהלות במרחב הציבורי ובכלל זה בלי לגרוע מהוראות פסקה (1), תנאים לעניין אופן קיום הפגנה או תפילה או טקס דתי שהם רק אלו לא משנה הניסוח, נסגנן אותו, הכוונה רק את הדברים שהם חיוניים למניעת התפשטות נגיף הקורונה. פה אנחנו מציעים להוסיף: ובלבד שיאפשרו קיום או שלא יהיה בהם כדי למנוע מקיום סביר של הפגנה או תפילה או טקס דתי. זה לא חוזר על עצמו קצת, הסיפה? לא, הוא מדגיש לממשלה לא להתבלבל. שהתנאים לעניין הקיום לא יכולים למנוע את עצם הקיום. זה בעצם מה שרצינו. זה לא חיוני אבל אני חושב - - - אני אתן דוגמה דווקא על הפגנה, בתפילה אני פחות מבין. יעקב, על התפילה אתה תדבר, אני אדבר על ההפגנה. יכול לבוא מפקד משטרתי, לצורך העניין באים אליו והוא אומר: אין שום בעיה, התנאים כאלה, שלושה אנשים במרחק של 50 מטר אחד מהשני.

בהינתן שהוא חייב לעמוד בכללים מסוימים. 50 מטר בקבוצות, אז אין לזה שום אפקט. מצד שני, הוא יכול להגיד: שני אנשים במרחק של שני מטרים אחד מהשני עם מסכות.

וצריך להדגיש אותה כי קל מאוד בתקופה כזאת להקשיח, גם הגופים הביצועיים, לא מתוך כוונה רעה, הם ינסו להקשיח כדי להיות on the safe side, ולכן צריך לשמור על האיזון הזה. ההצעה הייתה שהתנאים לא ירוקנו מתוכן את המהות של הדבר.

וזה בסדר. ובנוסח כמו שכתוב כאן. אייל, יש בעיה עם הניסוח? עם התוספת. ובלבד שהתנאים לעניין אופן קיום ההפגנה - - - תנסחו את זה איך שאתם מבינים, תגידו מה הנוסח. אתם מבינים את הראש שלנו. יעקב, עוד שיעורי בית. הנוסח המוצע הוא מה שמופיע באדום או מה שכתבת,

בסוף 7(2) ובלבד שהתנאים לעניין אופן קיום ההפגנה... או תפילה או טקס דתי ייקבעו רק אם הם חיוניים למניעת ההתפשטות?

אז אני לא באותו טקסט שלך. עמוד 14. ובלבד שלא יהיה בהם כדי למנוע מלקיים באופן סביר הפגנה או תפילה או טקס דתי.

באופן סביר. באופן סביר, לא ברור מה זה אומר. זה דבר ראשון. דבר שני, כבר הסברנו בשיחה הפנימית עם הייעוץ המשפטי אבל נסביר גם פה לפרוטוקול,

אל תסבירי. תביאי פתרון. תעשו שיעורי בית. אין צורך בפתרון כי הנוסח שהממשלה הציעה הוא כבר כולל את הדברים הנדרשים: תנאים לעניין אופן קיום ההפגנה או תפילה או טקס דתי, החיוניים למניעת התפשטות נגיף הקורונה. המונח "חיוני" כבר מופיע בהצעת החוק. אז תיעזרי בי, בסדר? מחר, מחרתיים, זה מגיע למשטרת ישראל, התנאים האלה. אני אומר לכם שהסעיף הנוסף הזה עוזר להסביר למהות למי שנותן את האישורים או את המשא ומתן עם המבקשים. אז אני אגיד לך, אני מסבירה למשטרת ישראל כל יום מה הם יכולים או לא יכולים בהגבלת הפגנות. תקשיבו, זה לא מעלה ולא מוריד. זה לא מפריע לשום דבר, זה מסביר יותר טוב. זה עושה איזון. הוא מסביר שאסור למנוע. אני חוששת שהמונח קיום באופן סביר של הפגנה הוא דווקא יכול לאפשר להגביל יותר ממה שכתוב כרגע - - - תנאים חיוניים לאופן קיום ההפגנה. שלא יהיה בהם כדי למנוע מלקיים הפגנה או תפילה או טקס דתי. לא משנה. תנסחו את זה שיהיה ברור. אפשר למחוק את "באופן סביר". בלי באופן סביר. שמנו לוכסן: ובלבד שיאפשרו קיום, זאת האופציה השנייה.

שלא יהיה בהם כדי למנוע מלקיים תפילה. קיום, אתה גם יכול להגיד לאנשים: רציתם להפגין דווקא פה, תלכו 10 מטרים ימינה. תורידו את המילים "באופן סביר" אם זה מה שמפריע. או בתפילה תזוזו 10 מטרים שמאלה. אתם חוזרים פעמיים על אותו דבר - - - - - - אנחנו מבהירים. אנחנו חוזרים פעמיים כדי שיהיה ברור. הסמכות היא רק לקבוע תנאים לעניין אופן קיום, לכן אין סמכות למנוע את הקיום. גברתי, הדיו עלינו, הדפים עלינו.

אבל זה לא מבהיר. אנחנו רוצים שהנוסח יהיה ברור. אייל, זה לא גורע משום דבר. כתבנו את הטקסט הזה בכוונה, תנאים לעניין אופן קיום הפגנה - - - אייל, הטקסט הזה גורע ממשהו? וגם מוסבר בדברי ההסבר להצעת החוק - - חבר'ה, עזבו את דברי ההסבר, אף אחד לא קורא את דברי ההסבר, תודה רבה.

אפשר להגיד את זה כמה פעמים לפרוטוקול. אני כל כך הרבה פעמים ניסיתי לשכנע אתכם, חלק הצלחתי. אני אומר עוד פעם, משפטית לא צריך אבל במקום שאתה כל כך מגביל אתה צריך להסביר. אתה חושב שזה מבהיר באמת?

בואו נעשה עוד סיבוב על הנוסח. אני חושב שהמהות - - - לפני שנדבר על הנוסח, אנחנו מסכימים על המהות כולנו, על העיקרון - אי אפשר למנוע הפגנה, אפשר לקבוע תנאים לעניין קיום ההפגנה.

איתן, הם הבינו הכול, האמן לי. אם הם הבינו אז הם חוזרים על עצמם. חכה עוד יומיים ותראה שהם הבינו.

אדוני, כן יש אפשרות למנוע תפילה בציבור או טקס דתי בציבור. כן צריך להשאיר את הסמכות למנוע תפילה בציבור וטקס דתי בציבור.

יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. נצטרך להבהיר בנוסח לכיוון השני. אם זה יהיה פתוח ואם זה יעמוד בתנאים ומוגבל במספר אנשים - מה שבהפגנה את לא יכולה להגביל כל כך, ובזה לא אכפת לי שיגבילו, וזה יהיה בקורלציה להחלטות. החלטות של הממשלה יהיו על כמה להגביל, האם להגביל על 50 או על 100 או על 20, אבל ודאי שהדבר החיוני הזה, ודאי שהוא יהיה בחוץ, כמו הפגנה. מה הוא שונה בעצם? - - - אבל יש חוסר התאמה. אם גאל אומרת שהסעיף הזה אומר שאין אפשרות למנוע הפגנה, אבל מיכל אומרת שהוא כן מאפשר למנוע טקס דתי, אז משהו לא מסתדר. אני לא מבין את ההערה. אם גאל אומרת שדי בנוסח הממשלתי לעניין הפגנה, אז לכאורה גם די בו לעניין - - - לדעתי יש פה אי הבנה ביניכם. לפי הנוסח שהממשלה כתבה אין אפשרות למנוע. יכול להיות, ואנחנו נבהיר את העניין בינינו. שיהיה ברור שאנחנו לא מוכנים. אני מציע שההבהרה תהיה מאוזנת לכל הדברים. הסוד הוא בקיום תפילת יחיד. גברתי, יש גם הפגנת יחיד. לפעמים היא יותר משכנעת אפילו. האיסור על קיום תפילה קיים בסעיף אחר. האיסור על קיום תפילה או טקס דתי נמצא נראה לי בסעיף 9, כי קצת הזזנו את הסעיפים על הגבלת אירועים, להבדיל מהפגנה, שם רק אם השתכנעו שכל התנאים האחרים לא מספיקים ושיש צורך בהגבלה נוספת, אז יש סמכות. נגיע לסעיף 9, נטפל בזה. צריך גם לעשות איזושהי התאמה. אל תבלבלו. למה אתם מבלבלים את היושב-ראש? הם לא מבלבלים אותי. הם הבינו אותי טוב מאוד. מניעת טקס דתי שכתוב בסעיף 9, מפורש מצוין שם שמדובר על אירוע שמתאפיין בריבוי משתתפים.

אז זה לא מה שדיברנו. זה משהו אחר, זה אירוע אחר לגמרי.

זה לא מה שנאמר שם. יש שם רשימה של אירועים וכן אירוע שיש בו מספר משתתפים.

אנחנו נבדוק את ההערה, נברר את זה בינינו. אני רוצה לסיים את סעיף 7. ההגדרה של "התקהלות" בהצעת החוק: שהיית בני אדם בסמיכות בין במבנה ובין בשטח פתוח. זה בסעיף ההגדרות. המילה סמיכות באמת לא מוגדרת. לאיזה סעיף אתה מתייחס? גמרנו את (2), אנחנו ב-(3)?

אין לך שם הערות. יש לי הערה ב-(2). אני חושב שיש כאן באג בחקיקה. מה שקורה, שסעיף 9 מאפשר לאסור על טקס דתי

הסעיף הזה מאפשר לקבוע תנאים לגבי תפילה וטקס דתי רק במרחב הציבורי, ואז נשאר בעצם המרחב הפרטי שלכאורה אפשר רק למנוע את הטקס הדתי אבל אי אפשר להגביל. אני לא יודע כרגע איך לתקן את זה אבל סעיף של קביעת ההגבלות - - - זה משהו אחר. זה רק אומר שהרציונל, כמו בהפגנה שזה בחוץ ולא הפגנה בתוך מקום מסוים, אותו רציונל היה לשניהם, ולא סתם הממשלה כתבה את זה ככה.

הבאג צריך להתקשר לך לדבר השני שצריך לטפל בו, זה נכון, בחלק שלא בחוץ, לא במרחב הציבורי. לפני שמגיעים לדבר על באגים אמרנו שנבדוק את הסוגיה הזאת בלאו הכי ונברר, כי משרד הבריאות יש לו עמדה אחרת. איתן, תמשיך לנהל את הישיבה.

17:20) אז יש לכם פתרון לבאג או שזה לא באג? אני לא בטוח שיש באג, אני חושב שצריך לברר. אני גם לא חושב שיש באג. אני חושב שצריך לברר בעקבות ההערות ונבדוק את העניין ביחד. נעבור. אנחנו בסעיף (3)?

הגבלה על פתיחה. שוב, אנחנו בתוך מסגרת - - - כן, כל חברי הוועדה מבינים. בואו נמשיך. אז אפשר לקבוע גם תקנות להגבלה על: "(3) הגבלה על פתיחה לציבור של מיתקני ספורט,

גני שעשועים,

פארקים וכיוצא באלה, שבמרחב הציבורי, וכן הגבלות לעניין הגישה אליהם ולעניין קיום פעילות, שהייה או שימוש בהם,

חובת יידוע הציבור בנוגע להוראות שניתנו לפי דין לשם הגנה מפני התפשטות נגיף הקורונה, הנוגעות לשהיית הציבור במקום כאמור בפסקה (3) שתחול על הגורם האחראי על המקום, (5) מסירת דיווח או הצהרה על ביצוע ההוראות שנקבעו לפי סעיף זה, לעניין מקום כאמור בפסקה (3), מאת הגורם האחראי על המקום לגורם שייקבע בתקנות,

אחריות לקיום ההוראות שנקבעו לפי סעיף זה, לעניין מקום כאמור בפסקה (3), שתחול על הגורם האחראי על המקום." (היו"ר יעקב אשר, 17:22) את (3)

זה עוד תחום במרחב הציבורי שיש לגביו איזשהו גורם שמנהל אותו או אחראי עליו, לא הרחוב סתם או כיכר העיר, ולכן ייחדנו לו סעיף נפרד. זה עניין גם של גישה, גם קיום פעילות,

אותם מתקני שעשועים שכולנו מכירים מהרחוב. אני חושב שהדברים מדברים באופן ברור. שאלה אם יש הערות או שאלות. יש לגבי (6).

זה לגבי (3). (4) זה חובת יידוע. לגבי (6) אני מבין שעלתה השאלה אם יש צורך בסעיף הזה בשים לב לאופי של המקומות כי על מי

האם זה על הרשות המקומית שמנהלת את גן השעשועים וכדומה? נבדוק את זה, אם יש בזה צורך. לא רק. שאלה נוספת היא מהו סוג האחריות פה לגבי אנשים אחרים. זאת השאלה, כך אני מבין את השאלה, כי בדרך כלל האחריות לקיום כפי שכתובה בסעיפים אחרים מדברת על הגורם האחראי, האחראי כלפי אנשים אחרים, לגבי לקוחות וכדומה. השאלה איך זה רלוונטי לגבי המרחב הציבורי,

האם יש פה משפט מיותר בעצם.

האם אפשר לוותר על (6) בעצם.

כי גורם אחראי במרחב ציבורי, בסוף אתה תגיע לרשויות המקומיות ואני לא יודע איך מירה לא קפצה. היא לא קפצה כי הם אמרו שהוא יבדוק. הבנתי. לגבי פארקים וגם חוף הים, עד עכשיו לא הבנתי. הרי מדובר באוויר פתוח, מדובר במקומות של מרחבים גדולים יחסית. אם שומרים שם על ריחוק, בהנחה ששומרים על ריחוק, זה לא יותר בטוח?

המגבלות האלה של חופי ים, אני מבין כשכולם צמודים,

אבל בפארק פתוח וגדול, כששומרים על ריחוק פיזי, מה הבעיה? אני פונה למשרד הבריאות.

עזוב כרגע מתקני שעשועים, אני מבין את הבעיה במתקני שעשועים אבל פארק הוא לא מתקן שעשועים. דשא רחב, פארק הירקון, שיש בו המון מרחב ושומרים על ריחוק, מה הבעיה בלשהות שם? למה מונעים שהות בפארק גדול, רחב ידיים, ללא מתקנים, שבו מידת ההדבקה היא פחותה, ותוך כדי שמירה על ריחוק חברתי? או בחוף ים, באותו הקשר. אני חושב שזה גם הקונסטלציה והצפיפות. אני גר בירושלים, אני רואה את גן סאקר, יש שם ימים שזה צפוף נורא. יש שם המוני אנשים, המרחקים שם מאוד קצרים, עם אינטראקציות בלתי אפשריות. בתיאוריה זה אולי עובד, במציאות של ישראל בקיץ חם שכולם רוצים לצאת להסתובב, זה פשוט לא עובד. אנשים נפגשים עם חברים. כל התקהלות מהסוג הזה, זה עניין אולי גם קצת סטטיסטי, הסיכוי להיתקל באנשים, כשיש המון אנשים שמסתובבים באותו מרחב, הוא פשוט יותר גדול, ושמישהו מהם יהיה חולה. זו התשובה הכי טובה שאני יודע לתת. זה נכון שבסוף אולי הסיכון שם הוא קצת יותר קטן ממקום אחר אבל זה לא - - - סליחה שאני מפריע לך. הרי אתה ראש עיר וגם אני ראש עיר לשעבר. בזמן הסגר הקודם חשבתי שהדרך היחידה, כי מה שאומר אודי, אני מסכים איתו, אין לך שליטה, אולי יש מקומות שבהם אין הרבה מאוד ילדים, פארקים גדולים, זה תמיד מגיע ביחד אגב, במקומות שיש פחות ילדים יש פארקים יותר גדולים, אז יכול להיות שזה יכול לקרות. אבל במקומות, לאו דווקא חרדיים, אפילו בערים, אתה לא שולט על זה. בימי הסגר והבדידות, כשהייתי בתוך החמ"ל של לעזור לזה ולזה ולראות איך להוציא אנשים למלוניות, חשבתי גם על הדבר הזה. הגעתי למסקנה כי קודם כול לדעתי אתם צריכים לחשוב על להוציא את האנשים לאוורור, זה חייב להיות. יכול להיות שהדרך היחידה, אני אומר את זה סתם פה, אולי זה יותר שייך לוועדת הפנים או לרשויות המקומיות, למירה,

הרשויות המקומיות דרך המוקד, איזושהי תורנות של יציאה של משפחות לפארקים לפי ימים. אגיד לך למה אני שואל. אני חשבתי לעצמי, זו הדרך, חייבים לתת לאנשים להשתחרר,

אני בעיר שלי, יצאתי עם שני ילדיי הקטנים לפארק באמת רחב ידיים ללא מתקנים, כי מתקנים זה מקור הדבקה, וגם רשויות מקומיות עשו - - - סגרו את זה. בסוף הייתי בפארק הזה, שהוא 110 מטרים מהבית שלי, עם הילדים הקטנים שלי, היינו אנחנו ועוד תושבת עם כלב ועוד אדם מבוגר שקרא שם עיתון, עם מסכה. היינו שלושה, באמת פארק רחב ידיים עם שלושה אנשים. והגיע נגמ"ש? הגיע נגמ"ש, הגיע שוטר: אדוני, תעודת זהות. אמרתי, אני גר פה ברחוב מקביל.

אבל לפי מה שכתוב לי זה לא 100 מטר, זה 110 מטר, נא לחזור הביתה. השאלה שמטרידה אותי איך השוטרים לא מזהים את ראש העיר לשעבר. כי זה היה שוטר מסייע ולא הפקח.

הסכנות לא חלות על חברי הכנסת. אני לא אמרתי שאני חבר כנסת, אבל אני אומר, זה לא הגיוני. אפילו במקום של התאווררות,

פארק רחב ידיים. אם יש ציפוף ואי שמירה על ריחוק חברתי, אתה צודק. מה קורה בסוף, בקצה, השוטר מלמטה? הוא לא עושה שיקול דעת. הוא ראה מישהו בפארק, מתנפל עליו, פתאום יש לו עבודה. ואין שום סיכון לבן אדם הזה,

הטיפות שיוצאות לי מהפה, למרות שאני עם מסכה, הרי עפות לכל עבר ולא רלוונטיות. אני אומר שיש פה חוסר מידתיות בהקשר הזה. מירה, רצית להוסיף משהו ולסיום נעבור לאנשים בזום. רציתי לומר שבאמת רשויות מקומיות רבות פעלו בתקופה הזו של הסגר ואפשרו לאנשים, אזרחים ותיקים, להיכנס לפארקים בימים ובשעות מאוד מסוימים. הם יצרו לעצמם תו סגול, אנחנו התחלנו את זה כפיילוט, ביקשנו את אישור הממשלה, אנחנו לא קיבלנו התייחסות למעשה עד עצם היום הזה להצעה הזו שאנחנו הצענו לאופן שבו אנחנו נותנים לאזרחים ותיקים שסגורים בבית, שהם לא יוצאים לעבודה גם אחרי שהסגר הלך ונפתח, ורוצים להתרענן, רוצים להתאוורר קצת. אז כן, אנחנו מצטרפים לאמירות של הוועדה. זו הייתה הצעת ייעול לרשויות מקומיות. אנחנו נשמע שוב את עורכת הדין גבי לסקי, לשכת עורכי הדין. תודה רבה, היושב-ראש. אני לא קיבלתי את זכות הדיבור לגבי כל סעיף בנפרד. אז תגידי את הנקודות שיש לך, אבל בקצרה. בשתי דקות אני אתייחס לדברים שלא נאמרו.

לגבי סעיף 5, מאחר שכפי שאמרה חברת הכנסת אלהרר, התקנות האלה יוצרות גם עבירות פליליות וגם עבירות מינהליות, אנחנו מציעים שיש להבטיח שהאכיפה שלהן, לא מבחינת תשים מסכה או אל תצא מהבית, אבל האכיפה הפלילית ו/או המינהלית תיעשה רק 24 שעות מרגע שהתקנות נכנסו לתוקף כדי למנוע מצבים שאנשים לא קיבלו עדיין את המידע יש שינויים מאוד מהירים, להבטיח שאנשים באמת קיבלו את כל המידע ולא יהיו חשופים לקנס של 500 שקלים על מסכה או 5,000 שקלים בעניין התקהלויות וכו', כך שאנחנו יכולים להבטיח את האכיפה הזאת רק תוך 24 שעות. לגבי סעיף 6, אין ספק שמדובר בפגיעה מאוד קיצונית. אין דוגמה לכך שהממשלה יכולה להיכנס לבתיהם הפרטיים של האזרחים בשום סיטואציה אחרת,

בתקנות הגנה שעת חירום ובזמן מלחמה, אנחנו חושבים שמדובר בתקנה בלתי מידתית. אם אנחנו גם לוקחים בחשבון את כל החקיקה כי הממשלה היא זאת שבעלת הסמכות לקבוע מצב חירום, אחר כך יש לה סמכות להתקין תקנות עוד לפני שהכנסת אישרה אותן, ואחר כך עוד יכולה לקבוע תקנות לגבי אי כניסה לבתים פרטיים. אנחנו חושבים שמדובר בפגיעה בלתי מידתית בזכויות. על הנושא הזה דיברנו. סיום בבקשה. מילה אחת בעניין הזה.

הרי שבית המשפט פסל כל מיני מנגנונים, למשל עינויים. זה אולי הדרך הטובה ביותר כדי להוציא הודאות, אבל עדיין, זו פגיעה מעל הנדרש בחירויות יסוד.

גם אם זו הדרך הטובה ביותר למנוע הידבקויות, מדובר בתקנה שהיא לא מידתית ויש להצטמצם למה שהיה קודם.

לגבי סעיף 7, אני חושבת שזה חשוב מאוד שהחופש להפגין והחירויות לקיים טקס דתי צריכים להיות קבועים בהסדרים ראשוניים, זאת אומרת לא לאפשר לממשלה להגביל אותם או להחליט אם היא מגבילה אותם. הכנסת היא זאת שבהסדר הראשוני בחוק הזה צריכה להגיד שלא פוגעים בזכות להפגין ובזכות לקיום תפילה. הממשלה יכולה אולי לקבוע הגבלות אבל היא לא יכולה לפגוע בהן כי הנוסח הזה מאפשר פגיעה, אין פה הגנה לדברים האלה ואני חושבת שזה צריך להיות בהסדר ראשוני. אני מקבלת את דבריו של גור שיש רשימה בסעיף 16 שאפשר להסתפק בה ולקבוע באופן חד-משמעי שלממשלה אין סמכות לפגוע בחופש הביטוי והמחאה. תודה רבה לך. ד"ר עמיר פוקס, המכון הישראלי לדמוקרטיה. לא האמנת שנעלה אותך עוד על הקו עוד פעם היום. רציתי להעיר גם כן לגבי ההפגנות. אפשר או לאמץ את ההצעה של גור, אנחנו הצענו משהו אחר בחוות הדעת שלנו, אמרנו להוסיף סיפה: תוך בחינת דרכים שיאפשרו ככל שניתן מימוש מלא של הזכות להפגין והזכות לפולחן דתי,

שצריך להבין שברגע שאתה אומר למשטרה שהיא יכולה להפעיל תנאים, אז היא יכולה להפעיל תנאים שבסופו של דבר הם מסכלים גם אם לא את כל ההפגנה אבל את המהות שלה.

עצם זה שצריך ריחוק, לפעמים יצטרך לגרור איזון שונה מהאיזון שעושים בדרך כלל. הרי עושים תמיד איזון בין מצד אחד הצורך להפגין, ומצד שני השמירה על הסדר הציבורי. למשל, אם יש הפגנה שמתקיימת על איזושהי מדרכה אז אומרים: אוקיי, תישארו רק על המדרכה, אבל אם צריך לשמור מרחקים אחד מהשני, אז כנראה שאין ברירה אלא גם לחסום את הכביש, בדיוק בגלל שאחרת כבר לא יישאר מקום על המדרכה כדי לקיים מספיק אנשים.

זה לא כמו האיזון של תמיד שהמשטרה צריכה לאזן בין סדר ציבורי והפגנה מצד שני, ואז גם מוסיפים את העניין הבריאותי - - איך היה הנוסח שלך? אתה יכול לחזור על הנוסח? - - צריכים לעשות את המאמץ שאפשר יהיה לקיים את ההפגנה, וזה צריך להיות כתוב. איך הנוסח, את זה אני שואל. תחזור על הנוסח שהקראת קודם. אנחנו הוספנו סיפה: תוך בחינת דרכים שיאפשרו ככל שניתן מימוש מלא של הזכות להפגין והזכות לפולחן דתי.

אנחנו רק רוצים להבהיר ולחדד שפה אנחנו מדברים על ההסמכה לתקנות ולא על אישור ספציפי עבור הפגנה כזאת או אחרת, כשהאישור הספציפי - - - אז בהסמכה לתקנות הם צריכים - - - ככלל, לא צריך בכלל רישיון כדי להפגין כיום אלא בתהלוכות מעל 50 אנשים, ככה שלא צריך לפנות למשטרה. כדאי לתאם כמובן, אבל אין צורך ברישיון ולמשטרה עדיין שמורה הסמכות להפעיל תנאים בלי קשר לחוק. מה שהוא אומר, שכשיבואו לקבל את התנאים, ויבואו לקבל את התנאים, בזמן קורונה ודאי יבואו לקבל תנאים, יציבו להם תנאים שבסופו של דבר זה לא קיים. אבל התנאים, הם לא יהיו מכוח החוק הזה אלא מכוח פקודת המשטרה. לא, הם יהיו גם מכוח התקנות. שלא ישתמע איכשהו בדרך עקיפה שאנחנו דווקא נייצר פה מקור חדש להטיל מגבלות שאין כוונה להטיל. לא הייתה פה שום כוונה להטיל מגבלות פרטניות.

אז צריך שיהיה כתוב את זה בפירוש, שלא יישאר מצב שהם יכולים להתנות תנאים.

האלה לא צריכים לפגוע במימוש של זכות, ככל שניתן, ולפעמים ניתן על חשבון הסדר הציבורי.

תודה. בישיבה הבאה אנחנו נמשיך את ההקראה אבל אני כן הייתי רוצה שגם ייעשה מאמץ לסיים ולהוריד איזה נוסח, עם נקודות שיישארו עדיין במחלוקות כאלה ואחרות לפי רוח הדברים שנאמרו פה,

אנחנו לא חוששים ממחלוקות. מחלוקת שהיא לשם שמים, סופה שהיא מתקיימת. אני באמת מבקש ואני שוב באמת מודה למשרדי הממשלה,

על השעות, על המאמצים ואני מבקש מכם לנצל מה שנקרא את יום חמישי ושישי כדי באמת להשלים את הדברים האלה מול הצוות של הוועדה שעובד אתכם בצורה יפה ומכובדת. היה לי עוד משהו שרציתי בסיכום אבל אני כבר לא זוכר בגילי המופלג, אז אני אסיים פה, מה שנקרא אפרוש בשיא כרגע ואסיים את הישיבה. אנחנו נתכנס ביום ראשון לדיון ארוך מאוד, אז תבואו מוכנים.

הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 17:40.